הודעה לסגנית מזכיר הכנסת, בבקשה. תודה. ברשות יושב-ראש הכנסת, אני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק עבודת הנוער (תיקון מס' 21), התשפ"ב

שהחזירה הוועדה לזכויות הילד, הצעת חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (תיקון מס' 5), התשפ"ב 2022, שהחזירה ועדת החוקה, חוק ומשפט. כמו כן, הונחה לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה, הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 146) (תקיפת עובד ציבור שהוא מטפל או ממלא תפקיד בארגון חירום והצלה טרום אשפוז או בחדר מיון), התשפ"ב 2022. כמו כן, הונחו לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת: הצעת חוק תובענות ייצוגיות (תיקון מס' 14) (מעמדם של ארגוני סביבה), התשפ"ב 2022, של חבר הכנסת אלון טל וקבוצת חברי הכנסת, הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 66) (שירות טלפוני לביטול עסקה עם חברת תעופה), התשפ"ב 2022, של חברות הכנסת חוה אתי עטייה ולימור מגן תלם, הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 38) (תיעוד חזותי של השימוש במכת"זית), התשפ"ב 2022, של חברי הכנסת אורי מקלב, גבי לסקי, אוסאמה סעדי וקבוצת חברי הכנסת. עוד הונח על שולחן הכנסת דוח מבקר המדינה על הביקורת בשלטון המקומי לשנת 2022. תודה. תודה רבה. הסעיף הבא, נאומים בני דקה. חברי כנסת שמעוניינים, בבקשה להצביע.

עד שהרשימה תוצג, חבר הכנסת טופורובסקי, הצבעת? בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי וחברות הכנסת, כמו בכל השבוע, גם הפעם אציין את תאונות הדרכים הקטלניות שאירעו בדרכי ישראל. ביום שישי, 1 ביוני, נהרג גבר בן 39 בתאונה בכביש 90 סמוך לצומת בית הערבה. אומנם זה ההרוג היחיד שאני מקריא השבוע, אבל אני מזכיר לכולם שעוד לא היה שבוע מאז שהתחלתי להקריא את זה שלא היו בו הרוגים בכבישים, ומתחילת השנה 179 אנשים נהרגו בכבישי ישראל. היום בוועדת הכלכלה נתנו סקירה וסיכום של ועדת המשנה בנושא בטיחות בדרכים, ואמרנו: אנחנו עשינו, אבל זה עדיין לא מספיק, ועלינו לעשות עוד

בשביל להציל חיים בכבישי ישראל.

תודה רבה. חבר הכנסת אבוטבול, בבקשה. אפשר להיות אחרון? רק שהצבעת ראשון. חברת הכנסת יעל רון בן משה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, חבריי וחברותיי חברי הכנסת, היום בוועדת הכספים אישרנו העברה של 1.5 מיליון שקלים ממשרד האוצר למשרד הבריאות לטובת תקצוב חדר מיון קדמי בקריית שמונה. תודה ליושב-ראש הוועדה חבר הכנסת אלכס קושניר, שהוביל את הנושא ביחד איתי בכל החודשים האחרונים. עם כל השמחה על כך שחדר המיון יוכל לפעול, אני מצטרפת לקריאת ראש העיר אביחי שטרן ושל יושב-ראש אשכול רשויות גליל מזרחי וראש המועצה האזורית מבואות חרמון בני בן-מובחר. חייבים פתרונות קבע משמעותיים לשירותי הבריאות בגליל המזרח. זה מצטרף לקריאה לגבי הגליל המערבי וגם לגבי העמקים.

כל הצפון כולו דורש השקעה מסיבית בתשתיות הבריאות, הן בקהילה והן בבתי החולים. בראייה לעתיד, כי את ההשקעות הבאות כבר תביא הכנסת העשרים-וחמש והממשלה הבאה. אנחנו מסיימים היום את הפעילות השוטפת של הכנסת פה. אני רוצה מאוד להודות לכל עובדי ועובדות המשכן. ביום-יום אני לא מספיקה להודות לכם מספיק. האנשים היקרים שפה במליאה, האנשים שבזכותם אנחנו יכולים לשרת את עם ישראל ולשמור על הדמוקרטיה, האנשים שלא נמצאים בפרונט של העשייה, אבל תפקידם כל כך קריטי, בלעדיכם לא היינו יכולים, היועצים הפרלמנטריים, היועצים המשפטיים, הקלדנים, המנקים, הסדרנים,

המזכירות, המשמר ועוד רבים ורבות, טובים וטובות. כל בעלי המקצוע שהזכרת וגם, את זה אתה תעשה. אני אומרת: רבים טובים וטובות, וזה המסר החשוב. ניפגש בכנסת העשרים-וחמש. תודה רבה. חדשות טובות, חדר מיון קדמי בקריית שמונה. כל הכבוד. תודה רבה. חבר הכנסת רוטמן, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת, על פי סדר-היום, אמורים לעלות היום הצווים להורדת המכסים בתחום החקלאות. אני חושב שיש איזושהי נטייה שמסתובבת בקרב כל מיני קבוצות וגורמים בעלי אינטרס, שבאים ואומרים: אם אתה רוצה לעזור לחקלאות, תעלה את המכסים, תגביר את הרגולציה, תייצר התייקרות של מוצרי היסוד הכי בסיסיים, וכך תסייע לחקלאים. אני חושב שמדינת ישראל חייבת לתמוך בחקלאות, אני חושב שמדינת ישראל חייבת לתמוך באנשים ששומרים לנו על הקרקעות בגבולות ועל השטח הפתוח, רק שאת התמיכה הזו צריך לעשות באופן ישיר, על השולחן, שקוף, מתקציב המדינה. לא ייתכן שכדי לעזור לפלוני או לאלמוני שעושה מעשים חשובים מאוד לטובת מדינת ישראל, אנחנו נטיל את העלות הזו באופן בלתי פרופורציונלי דווקא על השכבות החלשות, דווקא בקרוב,

עם התייקרויות הצפויות.

צריך להוריד את המכסים, להוריד את המחירים של מוצרי היסוד, וככל שיש צורך לתמוך בחקלאות במקומות שבהם הדבר נזקק, הדבר הזה צריך להיעשות בתמיכות ישירות על השולחן, מתקציב המדינה, שיושלמו מכספי המיסים שמשלמים כלל אזרחי המדינה. וראה זה פלא, אני מסכים איתך לגמרי. מיום חמישי אני עוסק בתיווך בין הצדדים, כולל היום בבוקר, ועם ניסיונות חוזרים ונשנים להושיב אותם יחד. כמעט סיכמנו את העניין. בסוף זה התפוצץ. לא תהיה ברירה. אני אביא את הצווים בסוף היום, אם לא תהיה לי ברירה. חבר הכנסת מעוז,

תודה, אדוני היושב-ראש. נאום הנדסת תודעה מס' 60, והפעם על הספר מסילת ישרים. בטקס העברת המקל העניק בנט ללפיד את הספר מסילת ישרים, והוסיף, בלי להתבלבל ובלי להסמיק, שלפיד לימד את כולנו שיעור במידות האדם, ביושרה, בשימת האגו בצד ובטובת המדינה. באותו רגע הציניות מתה מבושה. זוהי כבר הנדסת תודעה מופרעת ממש. איך אפשר לחלל כך את הספר שעוסק בפקיחת עיניים לחסרי דעת, הספר שעניינו הוא להוביל את האדם במסילה העולה מהבערות והחומריות אל הדעה, המוסר והקדושה, הספר שכל-כולו ההפך הגמור מהניכור ליהדות, מהציניות, מהשטחיות, מהנוכלות ומשימת האני במרכז שאפיינו את ממשלת בנט ולפיד? אני שב וממליץ לאזרחי ישראל לקחת אחריות ובבחירות הקרובות לבחור אך ורק במי שבאמת שמים את האני בצד ודואגים ופועלים אך ורק למען עם ישראל והזהות היהודית של מדינתנו.

לצערי, אני לא יכול נאום, אבל

חברת הכנסת בזק. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, לפני חודש וחצי ציינו פה בכנסת את יום הגליל, ובדיון שערכנו בנושא הפערים בבריאות בין המרכז לפריפריה, שיתפתי בסיפור האישי שלי, שאבא שלי נפטר באמבולנס בדרכו לבית החולים זיו בצפת. דיברנו שם על כך שנסגר חדר המיון הקדמי בקריית שמונה ב-2013. אני מאוד שמחה לבשר שהיום בוועדת כספים הוחלט להעביר 1.5 מיליון שקלים לפתיחה מחדש של חדר המיון הקדמי. זה מאמץ משותף של הרבה מאוד אנשים כאן בכנסת, הרבה מאוד נציגים של הצפון שנלחמו על הדבר הזה. אני רוצה להודות באופן אישי לחברי שדולת הגליל, ליעל רון, לאופיר כץ, לאופיר סופר, וכמובן לחברי ועדת כספים, ולדימיר בליאק, יושב-ראש הקואליציה בוועדת כספים, וליושב-ראש ועדת כספים אלכס קושניר. כולם עשו מאמץ כדי שהדבר הזה יקרה. לא, לא, זה כספים קואליציוניים של כחול לבן וישראל ביתנו.

הכסף הזה לא מספיק, זה מוגזם. שקל יש עתיד לא הקצתה לנושא. צריך להביא

אני יכולה לקבל, מיקי, תוספת

חברת הכנסת יעל רון בן משה.

חברת הכנסת יעל רון בן משה. אם אני אוכל לסיים את הנאום, אם אני אוכל לסיים את הדקה שלי. ככל שזה היה תלוי בכם, זה גם לא היה עולה

חברת הכנסת רון בן משה, לא מקובל, אני מוציאה את עצמי. אני מוציאה את עצמי. זה בסדר גמור, לא צריך לצעוק. על גנבת קרדיט כזאת גם יש עתיד, לא, תקשיבי,

זה כספים קואליציוניים של כחול לבן וישראל ביתנו, חברת הכנסת, רק שנייה.

חברת הכנסת בן משה. שום דבר של יש עתיד. חבל שבמקום, שקל לא רציתם לשים. חברת הכנסת בן משה, רגע, רק תקשיבי, לא נהוג להפריע בזמן נאום בן דקה. בזמן נאומים בני

להיות בבסיס התקציב, נושא שהתחלתי לעבוד עליו לקראת התקציב הבא. לצערי, הכנסת פוזרה, ולא הספקנו להגיע לרגע התקציב. אני קוראת פה לכל מי שיהיה כאן ויעבוד על התקציב הבא להכניס את הנושא הזה של חדר המיון הקדמי בקריית שמונה לבסיס התקציב, כדי שלא נצטרך להתבסס על כספים קואליציוניים ועל חברי כנסת מסוימים שהנושא קרוב לליבם ויקצו את התקציבים האלה.

חבר הכנסת בן צור, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, היום קמנו לכותרות על יוקר המחיה, ובראשן, עליית מחירי החשמל באחוזים כל כך גבוהים. אני רוצה לצטט את יושב-ראש ש"ס הרב אריה דרעי: עליות המחירים בכל תחום אינן גזרות גורל. מדינה עם עודפי תקציב אדירים חייבת לסייע לאזרח. ממשלת לפיד-ליברמן, מנותקים. אין להם את האומץ להסתכל לאזרחי ישראל בעיניים.

הורידה בעבר את מחירי המים, החשמל והתחבורה הציבורית מכספיה הקואליציוניים. כשנחזור, נעשה זאת שוב, בעזרת השם. אני רוצה להוסיף שבכהונה קצרת מועד, בנט וחבריו משאירים לאזרחי ישראל מורשת שלא מביישת מדינת עולם שלישי: עושקים את האזרח, מרפדים את נבחרי הציבור ומנסים לשנות את החוק, בוא תצביע היום, כדי שראש הממשלה, תן לו לסיים,

יוכל לקבל תנאים שלא מגיעים לו. אז אני שמח שמולו עמד מי שהחליף אותו ואמר לו: עד כאן.

תודה רבה, חבר הכנסת בן צור. חבר הכנסת אבוטבול, אחרון הדוברים. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, המצב הכלכלי כיום קשה ביותר. את יוקר המחיה שהממשלה הזו גרמה כל אזרח ותושב בישראל מרגיש בכוסו עם החד-פעמי, ובעיקר בכיסו, ומביע את כעסו, כמו עם עליית מחירי החשמל הבוקר ב-16%, המים, הלחם, הדלק ומה בעצם לא. לכן כל זמן שהנר דולק, אנו משתדלים לחוקק ולפעול. הכנתי הצעת חוק שתשמש לנו, בעזרת השם, עוגן רוחני למצב הכלכלי. אנו בוטחים בה', והיות שהעם היהודי אמון על האמונה הברורה והפשוטה שהכול מאת השם יתברך, גם השפע הכלכלי, כי הוא אל זן ומפרנס לכול, וכן פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון, כפי שכתוב בתהילים, ישנה חשיבות באמירת תודה ואמונה על גבי השטרות של המדינה היהודית שלנו, בפרט שעליה יש השגחה פרטית ומיוחדת מאיתו יתברך, כפי שנאמר בפסוק: "ארץ אשר ה' אלקייך דֹּרש אֹתה תמיד עיני ה' אלקייך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה" דברים,

פסוק י"ב. לכן ישנה חשיבות לציין את מבטחנו בהשם, כפי שנוהגת המעצמה הגדולה והחזקה ביותר בעולם, ארצות הברית, שעל גבי הדולר כתוב באנגלית: In God We Trust, באל נשים מבטחנו. הצעת חוק זו תחזק את האמונה ותשמש גם כסגולה להצלחת הכלכלה הישראלית, שלצערנו לא משגשגת כראוי. ואכן, אנו מאמינים בני מאמינים, ואין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים. אנו נמשיך, נקדם ונזרז את הצעת החוק הזו לטובת הכלל והפרט.

אבוטבול, מה אתה מצביע היום בכספים?

תודה רבה, חבר הכנסת אבוטבול. חבר הכנסת קארה, אני ממשיך לנושא הבא, שהוא קשור אליך איכשהו. אנחנו ממשיכים הלאה, הודעת הממשלה בהתאם לסעיפים 25(א) ו-43ה(א) לחוק-יסוד: הממשלה בדבר החלטה בהתאם לסעיף 43ה(א) לחוק-יסוד: הממשלה לאשר את מינויו של חבר הכנסת אביר קארה, המתמנה על ידי ראש הממשלה לסגן שר במשרד ראש הממשלה, וזאת משפקעה כהונתו כסגן שר במשרד ראש הממשלה בחצות שבין יום 30 ביוני 2022 לבין יום 1 ביולי 2022, בהתאם לסעיף 26(2) לחוק-יסוד הממשלה. זיקתו של סגן השר תהיה לראש הממשלה החלופי. מציג את ההודעה, השר נחמן שי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת וחברות הכנסת, אני מתכבד בזה להודיע, בהתאם לסעיפים 25(א) ו-43ה(א) לחוק-יסוד: הממשלה, כי הממשלה החליטה, בהתאם לסעיף 43ה(א) לחוק-יסוד: הממשלה, לאשר את מינויו של חבר הכנסת אביר קארה, המתמנה על ידי ראש הממשלה, לסגן שר במשרד ראש הממשלה, וזאת משפקעה כהונתו כסגן שר במשרד ראש הממשלה בחצות שבין יום 30 ביוני 2022 ליום 1 ביולי 2022,

לסעיף 26(2) לחוק-יסוד: הממשלה. זיקתו של סגן השר תהיה לראש הממשלה החליפי. אני מאחל הרבה הצלחה לסגן השר קארה. היכן הוא? תודה רבה. סגן השר קארה, בבקשה. בהצלחה, ידידי.

אביר קארה, בן יגאל ושרה, מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כסגן שר ולקיים את החלטות הכנסת. המשך דרך מוצלחת.

הנושא השני שעל סדר-היום, הודעת הממשלה בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק-יסוד: הממשלה בדבר החלטתה להעביר לשר החקלאות ופיתוח הכפר עודד פורר את סמכויות שר האוצר לפי חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו 1996, ככל שהן נוגעות למוצרי הלחם ומוצרי עמילן וגלוקוזה שבפיקוח לפי חוק הפיקוח, וזאת למשך תקופת כהונתו של השר אביגדור ליברמן בתפקיד שר האוצר. בבקשה, השר נחמן שי. השר שי. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני מתכבד להודיעכם כי הממשלה החליטה,

לחוק-יסוד: הממשלה, להעביר לשר החקלאות ופיתוח הכפר עודד פורר את סמכויות שר האוצר לפי חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו 1996, ככל שהן נוגעות למוצרי הלחם ומוצרי עמילן וגלוקוזה שבפיקוח לפי חוק הפיקוח, וזאת למשך תקופת כהונתו של אביגדור ליברמן בתפקיד שר האוצר. בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק-יסוד: הממשלה, מבקשת הממשלה את אישורה של הכנסת להחלטה זו. תודה רבה. יכול להיות שארצה להוסיף כמה פרטים. כשר, יש לך את הזכות לעלות מתי שאתה רוצה. קודם כול, אני רוצה להדגיש את החשיבות של המהלך הזה.

נביא כמה הצעות לשיפור מצבה של החקלאות במדינת ישראל. אין מדינה ללא חקלאות ואין מדינה ללא אדמה. הקשר שבין האדם לאדמה נוצר באמצעות החקלאות. שנים ארוכות שהחקלאות בישראל שוקעת והולכת מסיבות רבות, חלקן מחוסר כדאיות של החקלאים והחקלאיות בהשקעה וחלקן בשל יבוא מתחרה שפוגע בכדאיות של ההשקעות בחקלאות. אני לא רוצה להזכיר לכולם את ההיסטוריה של מדינת ישראל ושל הציונות, אבל אילולא אבות-אבות-אבות אבותינו באו לכאן ורכשו קרקעות, עיבדו אותן ואחר כך כבשו אותן ברגליהם ולפעמים גם בחייהם, לא הייתה לנו מדינה היום. החקלאות והאדמה שאיתה הן באמת ערכי היסוד שעליהם קמה מדינת ישראל. נכון שהיום מתנהלים קרבות סביב השאלה של מחירים, והציבור, בצדק, רוצה לקבל פירות וירקות במחירים נמוכים ככל האפשר, גם אנחנו רוצים בכך. עם זאת, יש לנו עניין גדול גם לשמור על החקלאות במדינת ישראל וגם להבטיח שיהיו לנו שטחים ירוקים ובטוחים. לכן, בנסיבות כאלה, אנחנו נמשיך בדרך שאנחנו הולכים בה: מצד אחד, לחתור להורדת המחירים כדי להיטיב עם הצרכנים, ומצד שני, לשמור גם על חקלאי ישראל ועל אדמותיהם. אלו שני המסלולים שנלך בהם הלאה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. חבר הכנסת מעוז, בבקשה. רשימת הדוברים סגורה. יש לי יום ארוך. היום לא פוליטיקה. איזה יום ארוך יש היום? אין היום יום ארוך. יש, יש. יש לי גם עניינים אישיים. בסדר גמור, מאה אחוז, הכול בהוגנות.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, שר הבריאות העניק אתמול לראש הממשלה החליפי את מגן מערכת הבריאות, ואני מצטט: "כאות הוקרה על הובלת המאבק בנגיף הקורונה בשנה החולפת, בלי סגרים והשבתות, בזכות מדיניות שקולה ואחראית, ותודות לניהול נכון, הפכה ישראל למובילה עולמית במאבק בקורונה". פשוט הזוי. יד רוחצת יד. מי שקיבלו מדינה שהייתה מס' אחת בעולם במאבק בקורונה, ובתקופת כהונתם נפטרו מהמגפה 4,556 אזרחים, מתהדרים במחדל שלהם ומעניקים אחד לשני אות הצטיינות. אז ברוח ההזיה הצינית הזאת, אני רוצה להציע עוד כמה אותות הצטיינות שמגיעים לחברי הממשלה הכושלת: אות הצטיינות לשר החוץ על הגדרת האנטישמיות מחדש, על המלחמה בהסתה כנגד כוחות האופל ועל ההספד המופלא לחבר לדרך שנפל בקרב, אות הצטיינות לשר האוצר על הדאגה להרגלי השתייה ולשימוש בחד-פעמי של מי שנמצאים במריצה בדרך למזבלה, אות הצטיינות לשר לביטחון הפנים על היותו כוח או"ם במאבק בין עם ישראל לאויביו ועל הזיהוי המדויק מי חוסל וכמה נרצחים היו בחודש אחד. אות הצטיינות לשרת האנרגיה על ההצלחה להוציא את הגז מהאדמה למרות כל המכשולים, אות הצטיינות לשר הבינוי והשיכון על הורדת מחירי הדיור, אות הצטיינות לשר הבריאות על החמלה כלפי העוברים שיופלו, התינוקות שייוולדו יתומים מלידה, הנמשכים לבני מינם שלא יוכלו לקבל סיוע פסיכולוגי מקצועי למצוקתם וכל הצעירים שמקבלים עידוד לעבור תהליכים של קבלת הורמונים וניתוחים שיהפכו אותם לעקרים עד אחרית ימיהם, אות הצטיינות לשרת החינוך על היותה שליחה נאמנה של ההורים להנדוס תודעת תלמידי ישראל החל מגיל הגן בתיאוריות מגדר מסוכנות, ללא ידיעת ההורים, כמובן. אות הצטיינות לשר המשפטים על מלחמה בלתי מתפשרת להפרדת הרשויות ולעצמאות הרשות המחוקקת מול דורסנות מערכת המשפט, אות הצטיינות לשר לענייני דתות על חיזוק זהותה היהודית של מדינת ישראל על ידי ריקונה מתוכן, על ביצור מעמדה של הרבנות הראשית על ידי מתקפה בלתי פוסקת עליה ועל שיפור מערך הכשרות על ידי הפיכתו לתחרות עסקית בין גורמים אינטרסנטיים, אות הצטיינות לשרת הפנים על הצלחה בהכלת המתים במגפת הקורונה, אות הצטיינות לשר התקשורת על חינוך מחדש לציבור החרדי על ידי רפורמת הניודים, כמובן, אות הצטיינות לשרת התחבורה על הוזלת תעריפי התחבורה הציבורית לשכבות החלשות, על הטיפול בפקקים ובפקקות ועל המאבק לחיזוק השפה העברית התקנית. ברוך השם, טוב שנגמר, ובקרוב נבוא לתקן.

תודה רבה. אם כך, נא לשבת, בבקשה. חברי הכנסת, אנחנו ניגשים להצבעה על הודעת הממשלה בדבר החלטתה להעביר לשר החקלאות ופיתוח הכפר עודד פורר סמכויות לגבי פיקוח על מחירי מוצרים ושירותים הנוגעים במוצרי הלחם ומוצרי העמילן. בבקשה לשבת. הצבעה. הודעת הממשלה בדבר העברת סמכויות משר

מה, אתם לא רוצים שיהיה פיקוח על לחם? אני ארשום אותך. פשוט לא ייאמן. בעד, 27, נגד, 11 פלוס אחד, חבר הכנסת אבוטבול, 12. לפיכך, הודעת הממשלה בדבר האצלת סמכויות לשר החקלאות עודד פורר עברה. המשך סדר-היום, הודעה למזכיר הכנסת.

ברשות יושב-ראש הכנסת, אני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת: הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (פיקוח טכנולוגי להבטחת קיומו של צו הגנה, והערכת מסוכנות, הוראת שעה), התשפ"ב 2022, של חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (פיקוח טכנולוגי להבטחת קיומו של צו הגנה, והערכת מסוכנות,

התשפ"ב 2022, של חברת הכנסת קרן ברק, הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (פיקוח טכנולוגי להבטחת סיומו של צו הגנה, והערכת מסוכנות,

התשפ"ב 2022, של חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (פיקוח טכנולוגי להבטחת קיומו של צו הגנה, והערכת מסוכנות,

התשפ"ב 2022, של חברת הכנסת מיכל רוזין, הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (פיקוח טכנולוגי להבטחת קיומו של צו הגנה, והערכת מסוכנות,

התשפ"ב 2022, של חברת הכנסת נעמה לזימי וקבוצת חברי הכנסת.

תודה רבה. המשך סדר-היום, הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (פיקוח טכנולוגי להבטחת קיומו של צו הגנה, והערכת מסוכנות, הוראת שעה), התשפ"ב 2022, לקריאה ראשונה. השר גדעון סער, שר המשפטים, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי וחברות הכנסת, בחודש נובמבר 2020 נרצחה ופאא עבאהרה בידי הגרוש שלה. צו ההגנה שהוצא לטובתה לא הועיל. הגרוש הפר את צו ההגנה ורצח אותה בדם קר. ופאא אינה האישה היחידה שנרצחה חרף צו הגנה שהוצא לטובתה. היא איננה האישה היחידה שצו ההגנה לא היווה ברגע האמת הגנה אפקטיבית עבורה. בשנת 2021 לבדה בוצעו 908 עבירות של אלימות במשפחה תחת צווי הגנה. אף שהפרתו של צו הגנה היא עבירה פלילית, הרי מלבד האפשרות של העמדה לדין פלילי ופנייה לבית משפט לפי פקודת ביזיון בית משפט וחילוט ערובה, אין כיום אמצעי שמסייע באכיפת הצו או קיום מעקב לביצועו בזמן אמת. אמצעי כזה נדרש במיוחד במצבים שבהם מסוכנותו של בן המשפחה שכלפיו ניתן צו ההגנה היא גבוהה. הצורך עולה, למשל, ביחס לאסירים משוחררים, שחלקם מסיימים לרצות את מאסרם בלי שלפי ההערכה מסוכנותם כלפי בן משפחתם פחתה. התיקון החשוב שמובא היום נעשה לאחר עבודת מטה ממשלתית מקיפה בהובלת משרדי המשפטים, ביטחון הפנים והרווחה. במהלך עבודת המטה הוקמה התשתית הנדרשת ליישומו של התיקון במשרד לביטחון הפנים. התיקון יאפשר לבית המשפט להורות על צו הגנה בתנאי פיקוח טכנולוגי. מדובר על אמצעי פיקוח הכולל רכיב GPS שבאמצעותו יזוהו מקרים שבהם יפר המפוקח את צו ההגנה. במקרים המתאימים, יגיע למקום כוח משטרתי וידאג לאכוף את הצו. הפיקוח הטכנולוגי יוכל לסייע באופן ממשי ואפקטיבי בהגנה על בני משפחה שחוששים מבני משפחה אחרים המאיימים על שלומם. הפיקוח האלקטרוני ירתיע מפני הפרה, ויאפשר שמירה על ביטחונם ואורח חייהם של נפגעות ונפגעי אלימות. הפיקוח האלקטרוני נועד לסייע באכיפתם של צווי ההגנה הניתנים על ידי בית המשפט כאשר לדעת בית המשפט נשקפת סכנה גבוהה מאותו אדם לבן המשפחה או שיש חשש ממשי להפרה של צו ההגנה, ולא ניתן להשיג את המטרה שלשמה ניתן הצו בדרך המגבילה פחות את הפרטיות וחופש התנועה של האדם שכלפיו ניתן הצו. אני מדגיש את זה כי מדובר ברף גבוה. לא מדובר בכל מקרה שבו ניתן צו הגנה, מדובר במקרה שבו הסכנה מוערכת כסכנה גבוהה ולא ניתן להשיג את המטרה בדרך פחותה. שמעתי חששות מפני התיקון, מפני שימוש מופרז או שימוש בלתי מידתי בו. אני מבקש להדגיש כמה דברים: קודם כול, מדובר באמצעי שלא יופעל בכל מקרה שבו יתבקש צו הגנה. הוא יופעל רק במקרים שבהם תינתן חוות דעת שתקבע שנשקפת סכנה גבוהה מבן המשפחה ושאמצעים אחרים לא ישיגו את המטרה. יתרה מזו, לא מדובר באמצעי שידווח על מיקומו של המפוקח בכל רגע נתון, אלא רק במקרים שבהם הוא יפר את צו ההגנה. ככל שיתברר שהבקשה לצו הגנה הוצאה ממניעים קנטרניים ולא ענייניים, בית המשפט יהיה רשאי לחייב את מגיש הבקשה בהוצאות. אני רוצה לומר דבר נוסף: גם סוגיה של תלונות שווא היא סוגיה שאני מבקש בימים אלה מהגורמים המקצועיים שכפופים לי לבדוק.

היא להגן על נפגעי ונפגעי אלימות במשפחה, שלעיתים נמצאים במצב של איום רציף, ויש להעניק להם את ההגנה המיטבית, ככל שישנה, גם באמצעות פיקוח טכנולוגי על בן המשפחה המאיים. מאחר שמדובר באמצעי חדשני, מוצע לקבוע את ההוראות בחוק כהוראת שעה לתקופה של שלוש שנים, על מנת לבחון את השפעותיו ותרומתו לטיפול בתופעת האלימות במשפחה. אני רואה את עצמי מחויב, ואני חושב שהבית הזה כולו צריך לראות עצמו מחויב, להילחם באלימות במשפחה במציאת פתרונות שיבטיחו חיים טובים יותר לבני המשפחה הנפגעים. כך היה כשתיקנו בשלהי הכנסת הקודמת, נמצא פה השר עודד פורר, שיחד איתי אז תיקן את החוק שמונע מבן זוג שהורשע בעבירה של רצח או ניסיון לרצח להיות אפוטרופוס על ילדיו, ואני מאמין שיישום הפיקוח הזה יוביל להצלת חיים. אני רוצה להודות לכל חברות הכנסת שנאבקו ובשלבים מוקדמים יותר הגישו הצעות פרטיות, שגם היה להן משקל בהתנעת התהליך של משרדי הממשלה לגבש את הצעת החוק הממשלתית. אני רוצה להודות ליושבת-ראש ועדת ביטחון הפנים, לחברת הכנסת מירב בן ארי, ולחברת הכנסת מיכל רוזין, ואני מתנצל: זו לא רשימה ממצה,

להודות לכל המציעות שנאבקו ונאבקות על הנושא הזה. אני חושב שההצעה היא הצעה טובה, היא הצעה חשובה, ואני מבקש מחברי הכנסת לתמוך בה בקריאה הראשונה. תודה רבה לשר המשפטים וסגן ראש הממשלה גדעון סער. להצעה הזו הוצמדה, סליחה, דיון משולב. אם כך, אני מזמין את חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, שגם הוא הגיש הצעה. קודם כול מציגים את כל החוקים, ואז יהיה דיון משולב. חבר הכנסת הרצנו, שהגיש את הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (פיקוח טכנולוגי להבטחת קיומו של צו הגנה, והערכת מסוכנות, הוראת שעה),

939, בבקשה, אדוני, עד עשר דקות לרשותך.

מצוין. מי שרוצה ששר המשפטים ישמע אותו, צריך לדבר פחות. אדוני היושב בראש, שר המשפטים, חברות וחברי הכנסת, ההצעה שמובאת כאן היום היא ההצעה הכי חשובה בעולם. היא הכי חשובה בעולם כי יש בה כדי להציל חיים. 20 נשים נרצחות בממוצע מדי שנה בישראל על ידי בני המשפחות שלהן. בשנים האחרונות נפתחו עשרות אלפי תיקים על ניסיון לרצח ומאות תיקים בגין הפרה של צווי הגנה שאמורים להגן על הנפגעות מפני התוקפים שלהן. עד מתי דמן של נשים יהיה הפקר? היום הבית הזה מוכרח לקחת אחריות על אלפי נשים וילדים שחיים בסכנה ממשית ולהעביר את הצעת החוק הזו לפיקוח אלקטרוני כנגד מי שהוצא נגדו צו הגנה. ההצעה הזאת הוגשה במקור על ידי סגן השר לביטחון הפנים יואב סגלוביץ' יחד עם מרכז רקמן לקידום מעמד האישה. ביקשתי מיואב להוביל את הצעת החוק בכנסת הזו, כי אני חושב שיש בה את הכלים שיסייעו במניעת הרצח הבא, במניעת האלימות הקטלנית הבאה בתוך המשפחה, כי ההצעה הזו פותחת את האפשרות הממשית להציל חיים של אישה או של ילד, להציל אימא או אבא. מלבד זאת, דווקא בתור חבר כנסת, אני גאה לקדם את ההצעה הזו לצד השותפות שלי, חברות הכנסת עאידה תומא סלימאן, שהניחה את ההצעה הזו לפני עשור, וגם הצליחה לקדם אותה ב-2016, מירב בן ארי, יושבת-ראש ועדת ביטחון הפנים, מיכל רוזין, נעמה לזימי, קרן ברק הנפלאה מהאופוזיציה, אבתיסאם מראענה, כל אותן חברות כנסת שעושות ימים ולילות כדי לעגן ולקדם את הזכויות של הנשים בישראל. זכויות נשים הן זכויות אדם. אבל אני רוצה להבהיר: לא מדובר בעניינן של נשים בלבד. למנוע אלימות כנגד נשים זה לא עניין נשי. אני לא רוצה לחיות בחברה שבה נשים מפחדות על החיים שלהן, שבה דווקא הן שנאלצות לנוס על נפשן, הן ולא הפוגעים. זה צעד חשוב במיוחד, כי הוא מתווה שינוי כיוון, שינוי וקטור. במקום לשים הגבלה על חייהן של הנפגעות, אנחנו שמים הגבלה דווקא על התוקפים. ההצעה הזו, חברות וחברים, מאפשרת לאותם נשים וילדים להמשיך את שגרת החיים שלהם באופן הכי מלא שרק ניתן. אני רוצה להודות מקרב לב, באמת מקרב לב, לשר המשפטים גדעון סער, לשר לביטחון הפנים עמר בר לב ולשר הרווחה מאיר כהן, שסייעו לקידום הליך החקיקה הממשלתי, ושבזכותם אנחנו יכולים להתקדם בהליך הזה ולהבטיח את דין הרציפות גם לכנסת הבאה. חברות וחברי הכנסת, דמן של נשים אינו הפקר, ובכוחנו, ממש בכוחנו, למנוע את הרצח הבא.

תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת הרצנו. אני מזמין את חברת הכנסת קרן ברק, שהגישה הצעת חוק זהה, שמספרה 300, שלוש, אפס, אפס. בכך, בהזדמנות זו, אני נועל את רשימת הדוברים.

אחרי שאני מציגה יש עוד הצעות. נכון, ואחריהן יש דיון.

כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני מרגישה סיפוק גדול ושמחה גדולה מהמעמד הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו. חוק האיזוק האלקטרוני היה החוק הראשון שהגשתי לוועדת שרים לענייני חקיקה ביום שנכנסתי לכנסת, והוא גם עבר בוועדת שרים לענייני חקיקה הראשונה שהתכנסה מהיום שנבחרתי לכנסת, ואז אנחנו היינו בקואליציה. הוא עבר בוועדת השרים הראשונה, ולצערי הרב, מאז הוא נתקע. את החוק הזה ירשתי/העתקתי מחברות הכנסת לפניי, מעליזה לביא, שאיננה חברת כנסת עכשיו, ומעאידה תומא סלימאן, שהיא גם אחת מהמציעות. אבל בכנסת של שנת 2019 העברתי אותו בעצם בוועדת שרים. היום אנחנו נמצאים כאן אחרי שבאוקטובר הגשנו את זה לוועדת שרים. זה עבר כאן בקריאה טרומית, נאמנו נאומים מאוד יפים וגדולים, ולשמחתי, זה הגיע בשבוע האחרון לידי מיצוי על ידי השרים הרלוונטיים כהצעת חוק ממשלתית. חברת הכנסת מירב בן ארי, שיושבת כאן, לקחה את הנושא ברצינות, ולאורך התקופה עשתה על זה דיונים בוועדת ביטחון הפנים, אחת הוועדות הכי חשובות שיש היום בכנסת, ובזכות הדיונים הארוכים, וכנראה שגם בגלל הפיזור, הצליחו לצמצם את הזמנים ולהביא הצעת חוק ממשלתית.

בעבודת שיא, חברות הכנסת כאן, עאידה תומא סלימאן, מיכל רוזין, נעמה לזימי, אבתיסאם, ישבנו בשבוע שעבר אצל חברת הכנסת בן ארי בוועדה והצלחנו באמת לעשות את מה שהיינו צריכים ולהצמיד את החוק הזה לחקיקה הממשלתית. ועכשיו כמה מילים על החוק. כל מי שמנסה להפוך את החוק הזה שוב למלחמה בין מגדרים עושה עוול ענק ועצום למהות של החוק ולמאבק החוצה המפלגות שלנו כחברה באלימות, למניעת האלימות בתוך המשפחה. אנחנו מדברים פה על חוק clear cut, גם מציל חיים ונפש וגם מציל מפגיעות אנושות בגוף. אנחנו מדברים על מצב שהיום, בתוך משפחה, כאשר אישה חווה אלימות, וכנראה גם הילדים, הדרך היחידה להציל אותם ממכות מוות, ואף מרצח, זה פשוט או שממשיכים עם זה או שהדרך היחידה זה למלט אותם למקלטים לנשים מוכות.

באמצע היום מגיע טרנזיט, לוקח את האישה ממקום עבודתה או מביתה, את הילדים מבית ספרם, בלי שום דבר עליהם, ולוקח אותם הרחק הרחק מביתם למקלטים שאף אחד לא יודע היכן הם נמצאים, ושם הם עוברים באמת תהליכי ריפוי והעצמה. אבל בעצם הן אלה שנענשות. אנחנו נצטרך שהמקלטים האלה ימשיכו כמובן לתפקד, יש בהם ערך עצום ורב לחברה הישראלית. יחד עם זה, אנחנו כל הזמן רוצים להוסיף ולהוסיף על הכלי הזה. לכלי הזה שקיים, והוא אפילו טכנולוגיה ישראלית, וקיים בכל העולם ככלי למאבק באלימות בתוך המשפחה, לקח הרבה מאוד זמן להיכנס לכאן,

לספר החוקים של מדינת ישראל. אני לא מצליחה להבין למה. אני יודעת שהיה מאוד קשה לשכנע את המשרד לביטחון פנים. אבל היום, כשזה הגיע,

והיום, אנחנו הובלנו את זה. אם לא, אבל לקח הרבה זמן. לא לשר לביטחון פנים,

לקח הרבה מאוד זמן לשכנע אותם. לקח לשני השרים לפניי.

לקח הרבה מאוד זמן לשכנע את הפקידים במשרד לביטחון פנים.

אני עשיתי מלא מלא דיונים אצלי בחדר, בוועדות, על הנושא הזה, ובכל פעם היינו צריכים להתגבר על המכשולים שהמשרד לביטחון פנים שם. אז אני שמחה שהיום זה הגיע לידי מיצוי. אני מברכת את המשרד לביטחון פנים על כך שזה הגיע. ולכן אני אומרת: הכלי הזה הוא כלי מציל חיים גם ברמת הגוף וגם ברמת הנפש. אנחנו בעצם מגיעים למצב שבו, בטכנולוגיה פשוטה, אפשר לשים צמיד אלקטרוני על אותו אדם פוגע, ועוד מכשיר קטן על הנפגעים, על הקורבנות, ובכל רגע נתון למדוד ולנטר את המרחק ביניהם. כך הם יכולים, כל אחד יכול להמשיך בחייו. זאת טכנולוגיה שאפשר להפעיל אותה במצבים, זה גם מה שכתוב בחוק, במצבי אלימות שאין עליהם עוררין שזאת אלימות. במצב שבו אדם שכבר הורשע באלימות בתוך המשפחה, וכבר ריצה עונש בכלא, או לחלופין אדם שמפר שוב ושוב ושוב את צווי ההרחקה נגדו, צווי ההגנה כלפי המשפחה, רק אז נותנים עוד כלי לשופט שבו השופט יכול לקבוע שאפשר לשים עליו את אותו צמיד ועל האישה את אותו מכשיר. ובמצב כזה, גם החומרה קיימת בארץ, וגם המפעילים של החומרה, אלה שמספקים את החומרה, גם יפעילו את כל הקול-סנטרים, את המרכזים שבהם ינטרו את המרחקים ביניהם, ויוכלו להציל חיים על ידי הטכנולוגיה הזאת. עכשיו,

אתה אמרת משהו, אני רוצה להגיד לך משהו. בדיונים שאני עשיתי, כבוד השר, הייתה טענה פשוטה שכל הזמן חזרה על עצמה, בדיונים הפנימיים שאני עשיתי עם המשרד לביטחון פנים. הם כל הזמן טענו: איך אנחנו יכולים במדינת ישראל, שבה שליח פיצה מגיע תוך עשר דקות, עשית עם השר לביטחון פנים? עשיתי עוד לפני שנהיית שר.

אתה יודע שמדינת ישראל, הייתה לפני שאתה נהיית שר? אתה יודע את זה? אז בוא אני אספר לך: לפני שנהיית שר,

היו דיונים על זה. את מדברת על שרים קודמים, הבנתי.

ועשיתי דיונים וסיורים, שרים קודמים, את מדברת על השר לביטחון פנים שהיה אז מטעם הליכוד. לא קשור למשרד. היינו חברי כנסת, זה לא קשור למי היה השר.

ישבתי בדיונים מקצועיים שזימנתי.

מה אכפת לי מי השר? לא, אבל מתי עשית את הדיונים, בשנה שלו או, לא בשנה שלו,

בשנה שלפני כן. בשנה שלפני כן, בשנה שקדמה עשיתי דיונים. המשרד לביטחון פנים, עמדתו הייתה שמאוד קשה להם לקחת אחריות במדינה שבה תוך עשר דקות מגיע שליח פיצה. ואנחנו אמרנו להם: חברים יקרים, אתם מודעים לזה שלפעמים רק הטלפון הזה, הרי לאן מגיע בדרך כלל אותו אדם פוגע? הוא מגיע לבית שבו נמצאים האישה והילדים. רק הטלפון שמרימים לאישה ואומרים: הוא בדרך אלייך, ואז היא לא פותחת את הדלת, רק זה בפני עצמו יכול להציל חיים, או אם זה לא מוות, אז ממכות רצח. ועוד דבר: הוכח בעולם שרק עצם האיזוק על היד,

עצם זה שהוא יודע שהוא מנוטר, מוריד ב-70% את מקרי האלימות, כי הוא יודע שבעצם יודעים בכל רגע נתון איפה הוא נמצא. לכן החשיבות של החוק הזה ברמת ההרתעה היא כל כך גדולה, וברמת הצלת חיים והצלת נפשות וצמצום האלימות המשפחתית זו משמעות אדירה. לכן, אני מבקשת מכם לתמוך בחוק הזה. זה חוק חשוב מאוד. זה חוק שכל-כולו מניעת אלימות בתוך המשפחה, ולשם כולנו רוצים להגיע. זה חוצה מגזרים, וזה חוצה מגדרים, וזה מאוד מאוד מידתי, והכלי הזה הוא כלי קריטי. בשנת 2022 הגיע הזמן שגם במדינת ישראל ישתמשו בטכנולוגיה הזאת במאבק למניעת אלימות בתוך המשפחה, ולא רק בשאר מדינות העולם, אז אני מבקשת מכם לתמוך. תודה רבה לכם. תודה רבה לחברת הכנסת קרן ברק. אני מזמין את חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן להציג את הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (פיקוח טכנולוגי להבטחת קיומו של צו הגנה, והערכת מסוכנות, הוראת שעה), שמספרה 895. בבקשה,

כבוד היושב-ראש. חברי וחברות הכנסת הנכבדים, האמת, בעוד חצי שעה אני ארגיש שאפשר לפזר את הכנסת הזו בלב שקט, אחרי שאנחנו מעבירות את החוק הזה. למה אני אומרת את זה? כי כבר ראיתי כנסת מתפזרת אחרי כנסת מתפזרת, וכשהחוק הזה היה בטרומית בלבד, עברנו את הוויה דולורוזה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אבל לפחות עכשיו אנחנו יודעות שכאשר אנחנו מצביעות על הצעת החוק הממשלתית והצעות החוק הפרטיות האלה, והן עוברות בקריאה ראשונה, אנחנו מקיימות חלק מההבטחה שלנו למאות ואלפי נשים שהתחננו לכלי הזה, התחננו וביקשו שנעבוד למען ביטחונן ושנאפשר להן לנהל חיים נורמליים. חברי וחברות הכנסת, אני מהדור שייסד מקלטים במדינה הזו. אני מהדור שבו ב-1992 הקמנו את מקלט הנשים הערביות הראשון, לא במדינת ישראל אלא בעולם. המקלט הראשון. ואז הרגשנו שאנחנו יוצרות מקום שמגונן, שנותן איזושהי תחושת ביטחון לנשים הסובלות מאלימות פעם אחר פעם אחר פעם. ועם הזמן הבנו: המקלטים, שכולם היום מדברים עליהם כבתי כלא, ואני, זה מאוד מקומם אותי כאשר נשים עולות פה לפעמים על הדוכן, או במקומות אחרים, ומדברות על מקלטי הנשים כבתי כלא. אז אני אומרת לכם, מקלטי הנשים הם לא בתי כלא, ואפילו אם יש שם דוחק, ואם יש שם מצב לא הכי נורמלי שצריך לחיות בו, תזכרו טוב מאוד: הנשים שנכנסות למקלט, נכנסות כדי להגן על החיים שלהן. הן נמצאות שם לא כי הן מחפשות בית מלון חמישה כוכבים אלא רוצות מישהו שיגן עליהן ויאפשר להן. אבל עם הזמן הבנו שזה לא מספיק. כל שנה מוחלט על כ-11,000 צווי הגנה והרחקה במדינת ישראל, והרוב המוחץ שלהם הוא,

נגד גברים אלימים, ושאף אחד לא ידבר איתי על סימטריה. אומנם הצעת החוק כתובה בשפה שהיא לא מכוונת נגד מגדר אחד, אבל מספיק עם ההזיות האלה שהעניין הוא סימטרי.

בינתיים מאזן הכוחות מראה שיותר גברים רוצחים את נשותיהם ושיותר נשים נמצאות בסכנה מיידית. ופאא עבאהרה, שדיבר עליה גם השר גדעון סער, הרצח שלה טלטל את כולנו. היא הייתה עם צו הגנה, היא ניסתה לנוס על החיים שלה. היה הייתה במקלט, יצאה ממקלט, הוציאה צו הרחקה, ובכל זאת הוא רדף אחריה, הוריד אותה מהאוטו שלה ורצח אותה בדם קר. מאות נשים ואלפי נשים נמצאות בסכנה מיידית, לא מצליחות לישון בלילה, ובכל זאת הגברים מפירים פעם אחרי פעם את צווי ההרחקה. כשהגשתי את הצעת החוק הזו ב-2015, והצלחנו, אני וחברת הכנסת לשעבר עליזה לביא, להעביר אותה בקריאה טרומית כבר ב-2016, חשבנו שהלכנו כברת דרך. שכנענו את המחוקקים בחשיבות הצעד הזה, שאת הטכנולוגיה שמשתמשים בה בכל העולם ושהיא ייצור ישראלי, נייבא בחזרה למדינת ישראל ונשכנע את המשטרה ומשרד המשפטים שישתמשו בזה. לקח לנו, תראו, שבע שנים. אתם יודעים כמה נשים בממוצע נרצחות במדינת ישראל כל שנה? 20 נשים.

שבע שנים זה 140 נשים שנרצחו. השנה הגיעו כבר ל-20,

ואני מאוד מקווה שלא יגיעו ל-20, אבל 140 נשים, לפחות מחצית מהן אולי היינו יכולים להציל. אם הייתי יכולה להציל אישה אחת, הייתי מוכנה לעבור את כל העבודה שעשינו בשבע השנים האלה. וכן, משרד הבט"פ, בגרסתו הקודמת, כלומר בממשלות הקודמות, בשבע או בשש השנים הקודמות, עיכב ועיכב ועיכב, ולא כתב את הנוסח הממשלתי, ולא הכין את מה שצריך להכין. הפעם הצטרפו עוד ועוד חברות וחברי כנסת להצעת החוק, וזה נתן רוח גבית לחוק. והעיקר הוא שאנשי המקצוע והשרים, גם במשרד המשפטים אבל גם במשרד הבט"פ, וצוות היועצות המדהים שלו, עבדו מאוד קשה, ולחצנו, והרבה פעמים צעקנו, והרבה פעמים לא היינו מרוצות מהנוסח, אבל בסופו של דבר זה הונח, וכדאי מאוד שנאיץ את החקיקה. ואם זה אפשרי מבחינה תקנונית, אני פונה מעל הדוכן הזה ומבקשת מוועדת ההסכמות של הכנסת, בתקופת פגרת הבחירות אפשר להסכים על חקיקה של קריאה שנייה ושלישית. משרד הבט"פ הבטיח בוועדות שבאוגוסט כבר יוכלו להוציא את המכרז, להפעיל, לקבל מפעיל לטכנולוגיה הזו. אם נצליח להעביר את זה בקריאה שנייה ושלישית, כבר בעוד כמה חודשים, לקראת סוף השנה, הנשים יתחילו להרגיש יותר מוגנות.

כולכם ידעתם שבימים האחרונים, בשבוע האחרון, התרוצצנו פה וניסינו להשפיע. ואני חייבת להגיד תודה מיוחדת מאוד לשתי חברות כנסת, חברת הכנסת יושבת-ראש ועדת ביטחון הפנים מירב בן ארי, שאני והיא יכולות לריב על כל דבר בעולם חוץ מהאזיקון האלקטרוני ונושאים שקשורים לנשים. מה זה הדבר הזה?

סליחה, למה אתה, זה בגלל שהכפיים בשבילך.

אבל בטח לא כשאת לא חברת כנסת, אין בעיה, אבל זה היה רגע ספונטני משמח. ברגע שאת תעלי לכאן נרים ונרים ונרים לך, עוד ועוד ועוד. תודה. אבל בדרכים פרלמנטריות.

בסדר גמור. ואני חייבת להודות גם כן לחברת הכנסת מיכל רוזין. חברתי מיכל, המאמצים שהשקעת בשבוע האחרון בשכנועים, כמובן, בעזרתנו, אבל את עשית עבודה מאומצת, בגלל שהכרת את הנפשות, ועם חלק מהנפשות את יכולת לדבר ואני לא יכולתי לגשת ולדבר. כל הכבוד. אני חושבת שנוסף לשמחה בעבודה הזו, אנחנו עושות משהו שמהווה דוגמה לאיך אפשר לשתף פעולה בצורה נקודתית על חוקים כל כך חשובים, ואיך אנחנו הנשים, ואני מתעקשת על זה, יכולות לעשות פוליטיקה אחרת, שהרבה פעמים לא קשורה למשהו אחר חוץ מהאינטרס של הציבור. כל הכבוד למציעות והמציעים. היום אני מרגישה גאווה גדולה על שאנחנו מצליחות להעביר את זה.

תודה רבה לחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, וברכות גם לך וגם לחברת הכנסת קרן ברק ולעוד חברות כנסת שיגיעו. הינה אחת מהן מגיעה לכאן וצועדת בחיוך, עולזת ושמחה, מיכל רוזין, שגם היא הגישה הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (פיקוח טכנולוגי להבטחת קיומו של צו הגנה, והערכת מסוכנות, הוראת שעה), שמספרה 2336. בבקשה, גברתי, עשר דקות לרשותך. תודה רבה, כבוד יושב-ראש הישיבה. אז באמת יש לנו על מה לשמוח, אבל אני רוצה להתחיל דווקא במקום העצוב שבגללו החוק הזה בכלל נדרש. אני רוצה להקריא את שמות הנשים שנרצחו בשנת 2022, שלהזכירנו עוד לא הסתיימה: ספיר נחום, זכרה לברכה, סמר קלסאני, זכרה לברכה, ג'והרה חניפס, זכרה לברכה, בת 28 במותה, אישה בת 65 מפתח תקווה, אישה בת 60 מלוד, לובה לובוב פוטכין, בת 48 במותה, אבישג פחימה, בת 22 במותה, דינה שמחון, זכרה לברכה, בת 65 במותה, רימה חדיג'ה חשב, בת 33 במותה, אם לארבעה, אישה בת 27 מרמת גן, סוהילה ג'רושי, בת 36, שנורתה ברכבה לעיני ילדיה, רסמיה ברבור, זכרה לברכה, בת 28 במותה. בנוסף, למיס אבו לבן, שניצלה ממוות אך נפצעה קשה בעקבות ניסיון רצח לאחר שעזבה את ביתה עם שלושת ילדיה. אני רוצה להזכיר קודם כול את יושבת-ראש מרצ לשעבר, שהגתה וקידמה את הנושא, חברת הכנסת לשעבר זהבה גלאון, את חברת הכנסת עליזה לביא, שהייתה יושב-ראש הוועדה לקידום מעמד האישה וקידמה את החוק, את חברותיי היקרות עאידה תומא סלימאן, קרן ברק, נעמה לזימי ואני, שהגשנו את הצעת החוק, מירב בן ארי, שעשינו לה חיים קשים השנה, מאוד, אני חייבת לומר, אבל רק בזכותה, וביחד, בשבועיים האחרונים, הצלחנו גם לקדם את החוק, וגם לעשות כל שניתן בשכנוע ובהבאת

כמו שאומר איתן כבל: אל תיקחי אותי לפרוצדורות, אבל לפעמים פה,

בלי הפרוצדורות, ההצעה הזאת היום לא הייתה עולה. אז תודה לך, באמת תודה גדולה. אני חושבת, כמו שאמרו חברותיי לפניי, שההתגייסות של שני הצדדים של הבית הזה לטובת הצעת החוק הזאת ראויה לשבח, כי מדובר בדיני נפשות ממש. כולנו זוכרות ימים אחרים פה בכנסת. בכנסת התשע-עשרה היו פה אפילו תמונות צהלה ושמחה, שאפילו חלק ביקרו אותן. באמת היה פה שיתוף פעולה של נשים פמיניסטיות מימין ומשמאל, דתיות וחילוניות, ערביות ויהודיות, ביחד, אופוזיציה וקואליציה, הצלחנו מצד אחד למנוע גזרות ומצד שני להעביר חקיקה בנושא אלימות במשפחה, בנושא חזקת הגיל הרך, בנושא אלימות מינית. השותפות הזאת היא הסמל לפמיניזם שצריך להיות פה בכנסת הזאת בשיתוף פעולה. מעבר לכך שהאזיק האלקטרוני עשוי להציל חיים, שזה הדבר החשוב ביותר, הפרקטיקה הזאת של שליחת נשים, שהן המאוימות על חייהן, ואת ילדיהן איתן, למקלטים לנשים נפגעות אלימות, צריכה לעבור מן העולם. לא יכול להיות שדווקא אלה שמאיימים עליהן הן שצריכות להתחבא או להתבייש באיזושהי צורה. אף אחת לא צריכה לשלם מחיר, להסתתר, לכלוא את עצמה, לוותר על החירות שלה, על חופש התנועה שלה, רחוק מביתה, על לא עוול בכפה, כאשר הגורם שהוא המאיים מסתובב חופשי. מקלטים אלה גם כך סובלים מתת-תקצוב, ויש חסר גדול.

האזיק האלקטרוני, במקרים מאוד ייחודיים, יכול לייתר את הצורך של חלק מהנשים למצוא את עצמן ואת ילדיהן במקלטים, יכול להשאיר אותן בבתיהן, שימשיכו לחיות את חייהן תוך הרחקת הגורם האלים, והוא מה שיאפשר לנו יכולת אפקטיבית של אכיפה במקרים של הפרת צו ההגנה. אני מאוד מקווה שנמשיך, כאופוזיציה וקואליציה, ולא חשוב מי יהיה בפעם הבאה, כמובן שחשוב מאוד, בנושא הזה, נמשיך לקדם ונעביר את הצעת החוק הזאת בקריאה שנייה ושלישית. אני רוצה להגיד תודה גדולה למשרד לביטחון פנים ולשר לביטחון פנים. אני רוצה להגיד תודה גדולה לצוות של השר. אני רוצה להגיד תודה גדולה, הוא הלך מפה, לשר המשפטים ולצוות שלו, ובראשם אסף, אני לא רואה אותו פה אבל היה איתנו בכל הטרטורים, גם בוועדה וגם בשכנועים, כדי להעביר, לסגן השר יואב סגלוביץ', שעזר לי מאוד בשכנוע ובפתרון החסמים. אני רוצה להגיד תודה ליועצת המשפטית של הוועדה עו"ד מירי פרנקל-שור על העבודה ועל המסירות. היא הייתה במתח לא פחות מאיתנו לראות שסוף-סוף הדבר הזה עולה להצבעה. אני רוצה להגיד שוב תודה לכן, חברות שלי. הרגעים האלה הם הרגעים, כמו שאמרה חברתי עאידה, ששווים את כל השעות הקשות, את הכעסים, הריבים, הלחצים, בשביל לבוא לעשות טוב לציבור האזרחים והאזרחיות במדינת ישראל ולעשות צדק חברתי.

תודה רבה לחברת הכנסת מיכל רוזין. ברכות גם לך. אני מזמין את חברת הכנסת נעמה לזימי, שתציג הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה, הצעת חוק שהוגשה עם קבוצת חברי הכנסת, שמספרה 2412. בבקשה.

כנסת נכבדה, לעלות אחרי מיכל, שריגשה ככה, זה באמת רגע היסטורי. החוק הזה הוא חוק שמהווה שינוי פרדיגמה, לא עוד האישה בורחת למקלט עם ילדיה במנוסה, אלא האישה זוכה לחירותה מחדש, לזכות שלה על החיים, והתוקף הוא שינוטר. ממש ממש מרגש להיות פה. אני דווקא אתחיל מהסוף. אני רוצה להגיד לך, השר לביטחון פנים, תודה. תודה, עמר בר לב. עשור החוק הזה עולה, יורד, עולה, יורד, אבל פקידות לא סתם תוקעת, משרד לא סתם תוקע. זה בדרך כלל אידיאולוגי ובדרך כלל פוליטי. סוגיות מקצועיות תמיד אפשר לפתור, אבל כשלא רוצים, מוצאים את כל הסיבות, וכשרוצים, מעלים תזכיר של 17 עמודים, בעבודת מטה מאומצת, ומעלים פה חוק היסטורי, חוק שהוא אבן דרך חשובה למיגור תופעת האלימות ורצח נשים בישראל, חוק שארגוני הנשים, פעילות, שנים מבקשים שכבר יגיע. ואתם במשרד לביטחון פנים עשיתם היסטוריה, כי לקחתם על זה אחריות, מתוך מקום שמבין ורוצה למגר את התופעה. אז תודה לך, השר בר לב. תודה גם לסגן שלך יואב סגלוביץ'. תודה ללשכת השר, ליעל, נגה והילה. תודה לתומר לוטן, מנכ"ל המשרד, ולכל צוות משרדו. שהציבור ידע שיש אנשים שעובדים קשה, ומאחורי התזכיר הארוך הזה הייתה עבודת מטה מאומצת מתוך כוונה להיות חלק ממיגור תופעת האלימות ורצח נשים בישראל. אני רוצה להודות לכל חברות הכנסת. אמרה פה עאידה, ואמרה בצדק: הייתה פה סולידריות נשית, אחיוּת, קוראים לזה. אני רוצה להודות לך, עאידה, למיכל רוזין, לקרן ברק, אמילי, אבתיסאם, אני רוצה להודות ליוראי להב הרצנו, אני רוצה להודות למירב בן ארי, יושבת-ראש הוועדה, שלא ויתרה ועבדה על החוק הזה מתוך מחויבות שאין שנייה לה. זה מרגש אותי להיות כאן ולעמוד על המחויבות הזו. הציבור תמיד רואה אותנו פה במליאה צועקות וצועקים, מתלהמים, הוא רואה הרבה פעמים את הצד הלא-יפה של המליאה, אבל זה הצד היפה של הנוכחות שלנו, אופוזיציה, קואליציה, תמימות דעים במאבק למיגור אלימות ורצח נשים. אני רוצה להודות לא פחות לנשים נפגעות אלימות במשפחה שבאו ובקולן הברור סייעו לחוק הזה לעבור. הן הגיעו לוועדה וביקשו מאיתנו וביקשו מכל חברי הכנסת: אל תוותרו על החוק החשוב הזה, תעבירו אותו. התלוויתי לזמן מה לאלישבע, שהגיעה לוועדה, והיא דיברה ברור וצלול והסבירה. ומול המילים שלה, כל המילים שלנו ריקות. המציאות שלה, המציאות הזו של להיות נרדפת על ידי הגרוש שלך ולנוס על נפשך במקום לזכות שוב בחופש שלך, זאת מציאות שצריכה לעבור מהעולם. אמרו פה מספיק דברים. אני רוצה דווקא להקריא כאן שיר שהוא שיר אופטימי, שירה של מיכל סלה, זכרה לברכה, שנרצחה על ידי בעלה, וכמו שפורום מיכל סלה אומרות ואחותה לילי בן עמי אומרת: יהי זכרה מהפכה.

"אם תקשיבי לעצמך באמת / ותלכי בדרכך שלך / תראי שמסע החיים / טומן בתוכו אור, צבע וטוב. / רק קחי וחייכי / אל תשכחי שאני לצידך / מחזיקה את ידך. / אם מתחשק לך ליפול / אין לך מה לפחד / ממה שתראי שם / קחי וחייכי". מי ייתן ולא נדע עוד קורבנות לטרור המגדרי, לרצח ולאלימות במשפחה, ונדע חברה שפויה, טובה יותר, שיודעת להגן על כל אזרחיה. החוק הזה הוא בשורה גדולה. תודה לכולן.

תודה רבה לחברת הכנסת לזימי. אנחנו עוברים לדיון, חברי הכנסת. אני מזמין את חבר הכנסת אלכס קושניר, אינו נוכח, חבר הכנסת אייכלר, אינו נוכח. חברת הכנסת מירב בן ארי, בבקשה. בבקשה, גברתי, שלוש דקות לרשותך.

כנסת נכבדה, חבריי השרים, אני רוצה לנצל את הבמה הזו בעיקר כדי לומר תודה. אני חושבת שאחרי כנסת קשה, מסורבלת, מאכזבת, אנחנו מגיעים ליום האחרון במליאה עם חוק חשוב, דרמטי ומציל חיים.

השר לביטחון פנים,

זה איזשהו closure בשבילי,

אז אני רוצה להגיד לך משהו. עברת שנה לא פשוטה, גם בתקשורת, גם הרבה פעמים במקומות שחיפשו אותך, ואני רוצה להגיד לך תודה על שהייתה לי הזכות לעבוד איתך, ואין שר, באמת, שכל כך מגויס לנושא של נשים נפגעות אלימות. אני אמרתי בוועדה תודה ליעל סיני. אני לא יודעת מתי היה לשר יועצת לענייני מגדר במשרד לביטחון הפנים, אולי במשרדים אחרים, לא במשרד שלך. אני חושבת שאתה, ביחד עם הצוות המדהים שלך, שאת כולם הכרתי אחד-אחד, בשבילי זו סגירת מעגל, ואני חושבת שאין דבר הירואי וחשוב מלסגור את הכנסת הזו עם חוק האיזוק. ישבנו פה ואמרתי לך: עמר, תסתכל סביבך, החוק היחיד שעולה זה החוק שלנו, אני אומרת "שלנו" כי זו באמת עבודה מסיבית של המשרד לביטחון פנים. אז בשבילי זו הזדמנות לומר לך תודה. לא אמרנו לך את זה מספיק,

מותר לי, אתה יודע, אני כבר אחרי: תודה לך, תודה לצוות שלך, תודה לתומר לוטן המנכ"ל, שרק בזכות העבודה המאומצת הגיע החוק. אני רוצה להגיד תודה גם לאפרת, שנמצאת בייעוץ המשפטי שלך בבט"פ, ונמצאת איתי בוועדה, אולי היא רואה, אולי לא, אבל לפעמים אנחנו לא רואים את אלה שבקצה, ולרחלי מייעוץ וחקיקה, שעד 06:00 עבדה בשביל להביא את החוק בממשלתית. אנחנו עובדים, ומודים תמיד לשר, וגם לגדעון סער שר המשפטים צריך להגיד תודה, אבל בסוף היועצים המשפטיים עושים עבודה מדהימה, ואני זוכרת שישבו חברות הכנסת ואמרנו להם תודה. אז תודה רבה על הכול. ואני רוצה להגיד תודה לחברות שלי. ראשית, אני רוצה להגיד תודה למיכל.

אני כתבתי ארוכות על התחקיר של שקוף באולפן שישי. תרשו לי לזלזל בו. הוא דיבר על נורבגים שהם חסרי משמעות. אז אני אומרת לחברי כנסת נורבגים: אתם חברי כנסת מעולים, לא צריכים ציונים מאף אחד. יש כאן חברת כנסת שהעבירה שלושה חוקים בקריאה שלישית שהיא נורבגית. אף אחד לא עושה טובה. אתם טוחנים פה שעות בוועדות, נמצאים הראשונים בשבילנו. אז אמרתי, ופירקתי את התחקיר הזה בחמישה ציוצים. אבל אני רוצה גם להגיד לכם תודה, כי אנחנו לא אומרים גם לכם מספיק.

אחותי האלופה,

תן לי עוד דקה, באמת נלחמנו בשוחות ביום חמישי בשביל החוק הזה. מה שעשינו פה, את יודעת, זו פעם ראשונה שחזרתי הביתה, אחרי שנה כזאת קשה, באמת קשה, ואמרתי: בוא'נה, עשינו דבר מדהים. אז עשינו ביחד, עם עאידה, שרצה בשוחות עם החוק הזה, עם קרן ברק, אחותי, אני אפרגן לך, אני לא יודעת אם זה יעזור בפריימריז, כי זה אני, מירב השמאלנית מיש עתיד, אני השמאלנית. אבל הימנית מכולנו. רק בזכות העבודה הכל-כך חשובה שלך הצלחנו להביא את השורות האלה, ואת הרבה פעמים לבד, ומגיעה לך תודה. ולכן, וללזימי, שהייתה איתנו, וליוראי, שבא ואמר לי: מירב, אם הייתי יודע, ואמרתי: לא צריך, יש לנו גבר אחד בחבורה, איך נוותר עליך? ותודה לסגן השר שלנו סגלוביץ', איש משכמו ומעלה, לוחם אמיתי למען נשים, ולכל החברים והחברות שנמצאים פה, גם אבתיסאם וגם אמילי, שהיו איתנו במאבק, וחברי הכנסת, אני רוצה להגיד תודה. ומילה אחת, ברשותך. כן, אחרונה, בבקשה.

הייתה לנו הסכמה פה לשנייה ושלישית, אבל התחייבנו לא להתקדם. אני מבקשת מכל חברי הכנסת שנמצאים פה: לא משנה איזו ממשלה תהיה, קחו את החוק של האיזוק ותביאו אותו לצדק שמגיע לו, למען נשים וילדים נפגעי אלימות במשפחה.

תודה רבה לחברת הכנסת בן ארי. אני מודה לך בשם כל אותן חברות כנסת שהודית להן ובשם הכנסת. תודה לך על כל מה שעשית, גם בוועדה וגם בנושא הזה. מגיעות לך, חברת הכנסת בן ארי, כל הברכות וכל התודות. ובהזדמנות זו,

השר בר לב, ואני מודה לך על כל מה שעשית גם בתחומים אחרים. חבר הכנסת אבי מעוז, אינו נוכח, חבר הכנסת יעקב אשר, אינו נוכח. חבר הכנסת יבגני סובה,

היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, אנחנו אולי נפגשים כאן בפעם האחרונה בכנסת העשרים-וארבע. אני לא יודע עוד כמה יהיו בכלל ישיבות בזמן הפגרה, ואם כן יהיו הסכמות אז נוכל לדבר. בשלוש הדקות שיש לי אני דווקא רוצה לציין כמה דברים ובכל זאת להגיד תודה לממשלה, שעשתה המון דברים בשנה האחרונה, וכמובן שישראל ביתנו, אנחנו כסיעה היינו חלק וממשיכים להיות חלק מהממשלה הזו, חלק מהקואליציה. לפני שנה, כשהתחלנו את המשימה הזו, ואני קורא לזה משימה, אחרי ארבעה סבבים של בחירות, אחרי אי-ודאות כלכלית, אחרי קורונה ואחרי דברים נוראיים, גם בקמפיין, הסתה,

כל הקמפיין המלוכלך שהיה, אמרנו לעצמנו כמה דברים: קודם כול אמרנו שאנחנו לא נתווכח בנושאים המדיניים, את המחלוקות שלנו נשאיר בצד. אף אחד לא האמין שסיעת מרצ תשב יחד עם סיעת ישראל ביתנו או ימינה או תקווה חדשה באותה קואליציה. אני כראש הסיעה ישבתי כל שבוע בהנהלת הקואליציה, ויש לי רק דברים טובים להגיד על הקואליציה, כי תמיד ידענו ליישב את המחלוקות שעלו. זה לא סוד, עלו מחלוקות, אבל אמרנו שקודם כול אנחנו צריכים לדאוג לדברים שלא דאגו להם לפנינו. ואכן, אחרי כמעט ארבעה חודשים או חמישה חודשים מאז כינון הממשלה, אחרי כל הוויכוחים שהיו, הצלחנו להעביר תקציב וחוק הסדרים שבעיניי הם אחד הדברים החשובים מזה 20 שנה. אני משווה את הרפורמות של שר האוצר ליברמן לרפורמות שהיו בזמנו כששר האוצר היה נתניהו בממשלת שרון, בין 2003 ל-2005. אנחנו הצלחנו לעשות הרבה דברים, ואני מאוד מקווה שנמשיך לעשות אותם בממשלה הבאה. אבל, בדבר אחד אנחנו נכשלנו, ופה אני מודה, אנחנו נכשלנו בעצירת מכונת ההסתה המטורפת, שהמשיכה לתפקד מצידה של האופוזיציה במשך שנה שלמה. אני כבר לא מדבר על היחס כלפי ראש ממשלה מכהן במדינת ישראל, שתמיד היה סמל, לא משנה, אתה יכול לאהוב את ראש הממשלה, אתה יכול לבקר אותו, אבל זה סמל של המדינה, כמו הנשיא, כמו בית המשפט העליון. זה סמל. כשאתה אומר לסמל: לך,

גדי, נדבר אחרי הפריימריז בליכוד,

תשאיר את הוויכוח הזה לאחרי הפריימריז.

נראה אותך אם זה עזר לך בפריימריז, אחר כך תחזור אליי. ולכן, אני יודע שאנשים עשו את זה למען הפריימריז. בוא נראה אם זה עזר לך. אם אתה רוצה עכשיו להצדיק את השסע וההסתה, בוא נראה אם זה יעזור לך בפריימריז. אולי אני משרת אותך עכשיו כשאני אומר לך, כי אלה דברים שהיו פה רק לטובת הפריימריז בתוך מפלגת הליכוד,

תדבר איתי, מתי יש לכם פריימריז, בתחילת אוגוסט? דבר איתי אחרי זה, בסדר? בזה כן נכשלנו. לא הצלחנו לעצור את התעמולה הנוראית הזאת, ולא הצלחנו לעשות את זה משום שאנחנו חשבנו,

אני מסיים, אדוני היושב-ראש. אנחנו חשבנו שאפשר לדבר אחרת, אפשר לעשות בג'נטלמניות, אפשר גם לכבד אחד את השני, אפשר לעבור מתרבות "אני אני אני" ל"אנחנו".

הממשלה הזאת זה באמת "אנחנו" ולא "אני".

כל השרים יכולים להעיד שכיבדו אותם, כיבדו את המשרדים והם עבדו תחת מטרייה אחת. אני מאוד מקווה שגם בחודשים הקרובים הממשלה הזאת תמשיך לתפקד כמו שהיא תפקדה במשך שנה, והמשחקים הפוליטיים והפוליטיקה הקטנה לא יחלחלו לתוך הממשלה הזו. כך גם נעשה, ויש לנו מטרה בקמפיין הזה וגם בבחירות להמשיך לשמור על השפיות ולא לתת לאופוזיציה לחזור לשלטון.

חבר הכנסת חיים ביטון, אינו נוכח, חבר הכנסת אחמד טיבי, מוותר. חברת הכנסת ענבר בזק, בבקשה.

היושב-ראש, כנסת נכבדה, היום זה יומה האחרון של הכנסת העשרים-וארבע, ואני רוצה לברך על שהצלחנו להכניס בסופו של דבר את חוק האיזוק האלקטרוני להסכמות, כי זה חוק מאוד מאוד חשוב, שמגן בעיקר על נשים שחוות אלימות מפני בני זוג אלימים, וממש חשוב שהבית הזה הצליח להגיע להסכמות כדי להעביר את החוק הזה בזמן. לצד זה יש לא מעט חוקים שנעצרו, שהחקיקה שליהם נעצרה, חוקים טובים, חוקים למען אזרחי ואזרחיות ישראל, שמאוד צר לי שבשל פיזור הכנסת המוקדם לא יגיעו לכדי מימוש. הרשימה ארוכה, שלוש דקות לא יספיקו למנות את כולם, אז בחרתי כמה חוקים שאני באופן אישי הגשתי וקידמתי. חלקם עברו בקריאה טרומית, חלקם רק הוגשו, והמשותף לכולם הוא שאלה חוקים שקשורים לנשים, להיטיב את איכות חייהן ואת ביטחונן של נשים. כולם חוקים שכולי תקווה שבכנסת העשרים-וחמש נוכל להמשיך לקדם אותם. החוק הראשון זה תיקון פקודת הרופאים. זה חוק שכבר עבר בקריאה טרומית לפני יותר משמונה חודשים ולצערי נתקע במשרד הבריאות, חוק שמטרתו להגן על מטופלים ומטופלות מפני רופאים שפגעו מינית, נחשדים בפגיעה מינית. החוק הזה, כאמור, נמצא במשרד הבריאות בתהליכים. אני מאוד מקווה שמשרד הבריאות ימצא לנכון להמשיך לקדם אותו ונסיים את החקיקה בכנסת הבאה. החוק השני, שעדיין לא הגיע לקריאה טרומית, הוא חוק שהגשתי שעוסק בקציבת הזמנים של בתי הדין הרבניים כדי שייתנו פסיקה תוך 90 יום לכל היותר, כדי למנוע מנשים עגונות עיוות דין. יש היום מצב פשוט הזוי: נשים מחכות שנים רבות לגט ולא יכולות להינשא, לא יכולות ללדת ילדים. פגשתי אפילו אישה שמחכה 33 שנים לגט ובתי הדין הרבניים לא יודעים לתת לה מענה. החוק הזה אמור לפתור את המצבים האלה. חוק נוסף, ממש החוק האחרון שהגשתי, חודש לפני שהכנסת התפזרה, הוא חוק דמי לידה שקטה לאבות. החוק הזה מדבר על מצבים שבהם נולד תינוק או תינוקת ללא רוח חיים, ובעצם החוק מקנה אפשרות גם לאבא לקחת חופשת לידה לצד האם, כדי לאפשר לשני בני הזוג לקחת חופש ביחד, להתאבל ביחד על הילד שלא נולד. חוק נוסף, שכמעט הצלחנו להכניס אותו להסכמות, אולי עוד נצליח, אני קוראת פה למי מחברי האופוזיציה שנמצא, אנחנו מנסים בכל זאת להשחיל אותו, הוא חוק מאוד חשוב, תיקון חוק הבחירות המקומיות. זה חוק שמעודד נשים לרוץ לראשות עיר או מועצה מקומית במטרה להגדיל ייצוג נשים ברשויות מקומיות. החשיבות של החוק הזה והסיבה שאנחנו כל כך מתעקשות עליו, חברת הכנסת נירה שפק ואני, שהוא ייכנס להסכמות, יש בחירות מוניציפליות באוקטובר 2023. אם לא נצליח להעביר את החוק הזה בקריאה ראשונה עוד בכנסת הזו בתוך חבילת ההסכמות, המשמעות היא שככל הנראה לא נספיק לבחירות הקרובות ונצטרך לחכות חמש שנים. תודה רבה. פגרת בחירות נעימה לכולם. תודה רבה לחבר הכנסת בזק. חברת הכנסת אמילי מואטי, בבקשה. בבקשה, גברתי, שלוש דקות לרשותך. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אדוני השר, אני רוצה רק להשיב לחברי חבר הכנסת יבגני סובה מישראל ביתנו על הדברים,

והלוואי שנישאר שכנים גם בקדנציה הבאה, אמר דברים חכמים מאוד על מה שעשינו ועל מה שלא הצלחנו לעשות. אני רק רוצה לתקן אותך בדבר קטן: לא נכשלנו. זו דרך ארוכה שיכולה להיות מייגעת, אבל עם הנצח, אנחנו, לא מפחד מדרך ארוכה, וחשוב שנזכור את זה. הדברים שלך פשוט נכנסו לי ללב, באמת כל מילה, אבל השורה התחתונה: לא נכשלנו. עשינו הכי טוב שאנחנו יכולים, ואנחנו נמשיך לעשות הכי טוב שאנחנו יכולים גם בתנאים בלתי אפשריים. חברות וחברים, במדינות רבות בעולם נחקקו חוקים שמטרתם הגנה על מתלוננות מפני בני זוגן בנסיבות של אלימות במשפחה על ידי התקנת אזיק אלקטרוני במקרים שבהם הוצא צו הגנה או הרחקה נגד התוקף. מדובר ב-GPS המבוסס על בקרה משולבת המתמקדת בטובת הקורבן אבל גם שומרת על חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו. מבחינת החשוד, הוא יכול להמשיך בחייו ובעבודתו ולהישאר במעגל חברתי שאינו עברייני, כך שסיכוייו לקבל טיפול, להשתקם ולחזור לחיים נורמטיביים בלי לסכן את המתלוננת גדלים. אני מאוד מאמינה בזה. אני מאמינה שחברה צריכה לטפל בבני אדם אלימים ולשקם אותם. יותר מזה, אני מאמינה שיצר האדם טוב מנעוריו, וזה הסביבה והקשיים וההישרדות שמקשים את ליבם של בני אדם מסוימים והופכים אותם לאלימים ולקשים לחברה. מבחינת הקורבן, היא יכולה להמשיך בשגרת חייה בלי שתיאלץ לעבור למקלט לנשים מוכות, שכן השביב שברשותה יכול להתריע בפניה אם החשוד מפר את צו ההרחקה במרחק שייקבע על ידי בית משפט וכך יש ביכולתה להזעיק עזרה בשעת הצורך. מבחינת המדינה, השהייה במקלטי הגנה למתלוננות תקטן למינימום עד שתתייתר לגמרי. הניתוק מהסביבה, מהחברות וממקורות הקיום הבסיסיים ביותר, כל זה ייגמר.

חברות וחברים, שהמדינה תיקח אחריות ותוודא שאחיותינו לא תהיינה תלויות בחסדי שמיים וברצון טוב אלא תדענה שהמערכות עומדות לצידן. השליחות שלנו כנבחרי ציבור היא לוודא את זה ולחוקק את זה בחוק. אני רוצה להודות מעומק ליבי לשר לביטחון פנים עמר בר לב, למנכ"ל משרדו תומר לוטן וליועצת לענייני מגדר יעל סיני ולחברותיי אבתיסאם מראענה, אפרת רייטן וחברת הכנסת נעמה לזימי על המאבק, לא אגזים אם אקרא לו יום-יומי, כדי שנגיע לרגע הזה. תודה לכן. אני רוצה להודות ליוראי להב הרצנו, לחברת הכנסת מירב בן ארי, לחברת הכנסת קרן ברק, לחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, לחברת הכנסת מיכל רוזין ולכל החברות שעשו לילות כימים בשביל שהחוק הזה יעבור. אני מבקשת לקרוא מכאן לכנסת הבאה, לממשלה הבאה, כשתקום, לשים את החוק הזה בראש סדר העדיפויות. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה, חברים. תודה רבה לחברת הכנסת אמילי מואטי. חבר הכנסת יצחק פינדרוס,

אינו נוכח, חבר הכנסת משה גפני, אינו נוכח. חבר הכנסת שמחה רוטמן,

בבקשה, אדוני, שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת, אני רציתי לעלות ולדבר עד כמה החוק הזה חשוב, וגם חשוב שיוכנסו בו הרבה מאוד שינויים והתייחסויות שיחילו אותו על אוכלוסיות רחבות בהרבה. יש אנשים שמאיימים לפגוע באנשים שאינם מבני משפחתם. לא רק סוגיית האלימות במשפחה נמצאת כאן, כי אני קיבלתי פנייה מאנשים שאוימו במסגרת צו למניעת הטרדה מאיימת או כל מיני כלים אחרים וחוששים לחייהם. חוששים לחייהם. האדם שפגע בהם, גם אם הוא ישב בכלא למשך זמן מסוים, הוא משתחרר ואז הוא עדיין מהווה איום, אבל אין מי שישמור עליהם ואין מי שיגן עליהם. צריך להסתכל על סוגית המאוימים בצורה הוליסטית, לא לייחד אוכלוסיות מסוימות, לא לכוון את האש לאוכלוסיות ספציפיות, אלא חייבים לראות איך נותנים מענה לאנשים שחוששים לשלומם מפני אנשים המאיימים עליהם. הסוגיה בתוך המשפחה, האלימות במשפחה, פוגעת, כזאת וכזאת תאכל החרב: יש גם בין ילדים להורים,

בין גברים לנשים, בין נשים לגברים. האלימות מסכנת את כולם. אין סימטריה, אוקיי? אין סימטריה.

וזה חמור שאתה אומר את זה.

כי מי שנרצחות הן נשים ומי שהולכות למקלטים הן נשים.

מי שהחיים שלהן נהרסים הן נשים.

אל תגיד לי לא נכון.

זה בלבול מוח. באמת, זה הזיה מטורללת. אתה מדבר בשקט ואני יושבת שם,

תכירי את הנתונים.

חברת הכנסת בן ארי, חברת הכנסת בן ארי,

שבי, בבקשה. האמת היא, מירב, אני מתפלא, מה זה?

חברת הכנסת בן ארי, שבי, בבקשה. חברת הכנסת לזימי, לשבת במקום, בבקשה. חברת הכנסת לזימי, לשבת במקום, בבקשה.

וזכותו לומר את מה שהוא רוצה, ואת לא תצנזרי אותו, ואת תאפשרי לו לומר את מה שהוא רוצה גם אם דעתו שונה משלך.

אני מבקש לא להפריע. זכותו לומר את מה שהוא רוצה, ואתם תהיו סבלניים, ואתם תקשיבו למה שהוא רוצה להגיד, ואם את לא רוצה להקשיב למה שהוא רוצה להגיד את רשאית לצאת, אבל זכותו לומר את כל מה שהוא רוצה להגיד גם,

קריאת ביניים כן, לא להפריע. זה מדהים אותי. יש נשים, יש ילדים, אבל זכותו, חברת הכנסת,

אני רוצה להגיד לך, חברת הכנסת בן ארי, שהרגע היית פה ודיברת על הדרך של שיתוף פעולה ועל האופן שבו אפשר להקשיב.

אפשר לשמוע גם דברים שלא נעימים לאוזן.

רצחו 20 ומשהו גברים?

חברת הכנסת בן ארי, את תיתני לו לומר, למה? יש מקרה כמו שירה איסקוב לגבר? את רוצה לתת לו להגיד את מה שהוא רוצה?

חברת הכנסת מואטי, את רוצה שאני, כל מה שאת רק חושבת? זה מטורף. זכותו לומר את מה שהוא רוצה. אני איאבק על זה שהוא ישמיע את מה שהוא רוצה בלי שתפריעו לו. איתן, אבל זה לא החוק. בלי שתפריעו לו. די, מספיק.

למה לוקחים גברים, מספיק, בן ארי. גברים מכים נשים, גברים אונסים נשים. אין ההפך. אין ההפך. די כבר, הקורבנות הן, אין ההפך. חברת הכנסת אמילי מואטי, אני מבקש ממך. לא, זה מדהים אותי.

מה זה הדבר הזה? די. אם את הולכת, אז לא

תקשיבו, תקשיבו לו. חברת הכנסת בן ארי, די, די.

לשמוע דברים שאתם לא מסכימים איתם. הבן אדם

הקשר הוא שהוא עכשיו בזמן דיבור, והוא יאמר את דבריו בלי שתפריעו. קצת סבלנות. קצת סבלנות. אפשר להיכנס ולדבר על סטטיסטיקות ועל אלימות במשפחה,

לצערי, ברוך השם, מעט, החזרתי לך את הדקות, תודה.

מאחל שהמספרים של הנרצחים במשפחה ולא במשפחה ירדו לאפס, וכל אדם שמת וכל גבר או אישה שמתים זה עולם ומלואו. אבל גם רצח, ברוך השם, המדגם בישראל הוא כל כך קטן שקשה לגזור ממנו נתונים, אבל גם רצח במשפחה, גם רצח של ילדים על ידי הוריהם,

זה דבר שקורה, גם רצח של גברים וגם רצח של נשים. מי שזה מרגיז אותו שיבדוק את הסטטיסטיקות במדינות שבהן הנתונים הם קצת יותר משמעותיים.

בוודאי בחברה היהודית, המספרים קטנים מאוד. גם בחברה הערבית, שהמספרים בה גבוהים יותר, עדיין יחסית למה שקורה בעולם הם מספרים נמוכים, וצריך לדאוג שהם יהיו עוד נמוכים בהרבה, ואין על זה מחלוקת. חבל שהרצון לייצר פה איזה מאבק, כאילו יש מי שתומך באלימות ומי שמתנגד לאלימות, אני חושב שהשיח שהתנהל פה עכשיו בדקות האחרונות, אני חושב שהשיח הזה הוא שגרם להצעת החוק הזאת, שכשקוראים אותה וכשדיברה איתי עליה חברתי מיכל רוזין, אמרתי: זאת הצעת חוק שאני לא רואה שום סיבה להתנגד לה. אבל בשנייה שאנשים רוצים לייצר אותה כמאבק: גברים נגד נשים,

רק נשים,

מי שאלים, צריך לשמור מפני אלימות. יש גם הרבה אלימות שלא נגמרת ברצח,

וגם ממנה צריך להגן. נא לסיים. ומי שמייצר את המלחמה הזאת, לו אינני שותף, אבל אנחנו, אני מאוד מאוד מקווה שבמסגרת הליכי החקיקה, כפי שהגענו הרבה מאוד פעמים בהסכמה, נגיע לניסוחי החוק והתאמת החוק למציאות, כדי שכולנו נהיה מוגנים מאלימות בכל מקום שהוא.

תודה רבה, חבר הכנסת רוטמן. חברת הכנסת סטרוק,

אחרונת הדוברים, ואז יסכם השר עמר בר לב. חברת הכנסת ברק, חברת הכנסת ברק. אדוני היושב-ראש,

תודה רבה שאפשרת לי להירשם לדיבור. תודה לך. חבריי חברי הכנסת, קרן, בחוץ, זה מפריע. תראו, אני רוצה לדבר על אירוע שמציק לי ומטריד אותי כבר קרוב לשבועיים, אירוע קשה ואלים שבמהלכו הותקפה קבוצת נערים צעירים על ידי פורעים ערבים ליד הגדר של אריאל. אין מחלוקת על כך שהם הותקפו באלות, יש מחלוקת. לא, אז מוסי, אין מחלוקת על כך שהם הותקפו באלות ובגרזינים, חברי הכנסת, תנו לה לדבר. אתה יודע, מוסי, למה אין מחלוקת?

סרטונים שהערבים הפורעים בעצמם צילמו, ורואים אותם עם אלות וגרזינים. יש בן אדם בקבר, לא, רק שנייה, אבל זה ברור שהם הותקפו. גם ברור לכול,

שאחד הפורעים האלה מצא את מותו ומישהו הרג אותו, זה נכון, אבל זה נכון שמי שהרג אותו לא יצא מאריאל החוצה כדי לרצוח מישהו. הוא לא הלך לבצע פיגוע, הוא הלך עם חבורת ילדים לסייר, הם הותקפו והוא פעל מתוך הגנה עצמית. אני שואלת אותך, מוסי, דרך אגב, אני חושבת שהאירוע צריך להיחקר, שלא נתבלבל. בוודאי שהאירוע צריך להיחקר אם אדם מצא את מותו. האירוע צריך להיחקר. השאלה היא איך ובאיזה אמצעים. תאר לעצמך, מוסי, שהבן שלי, שנסע עם הילדים הקטנים שלו בחווארה לפני קצת יותר מחודש וכמעט נרצח שם על הכביש, השבת הם היו אצלנו והם עדיין פצועים ועדיין סובלים, תאר לעצמך שהוא לא היה מאבד את ההכרה כתוצאה מהאבן שפגעה בו, והוא היה נניח יורה ופוגע במישהו כי הוא הותקף, או בטעות הרכב, כשסטה מהכביש, היה פוגע במישהו והורג אותו. האם אתה מתאר לעצמך,

שבסיטואציה כזאת, האם אתה מתאר לעצמך שבסיטואציה כזאת, כשאדם פועל כשהוא מותקף, האם אתה מתאר לעצמך שבסיטואציה כזאת הוא ייחקר במרתפי השב"כ? אני שואלת על זה, כי לחקור ודאי צריך, בשביל זה יש משטרה, אבל להיחקר במרתפי השב"כ כשבמקביל אף אחד מהפורעים הערבים לא נעצר, אף אחד, ואני רוצה להגיד מי הם הפורעים האלה. הפורעים האלה, אדוני, אני לא יכולה לדבר. טוב, חברי הכנסת, לא, לא. אני ביקשתי קודם לאפשר לחברת הכנסת לדבר בלי הפרעות. קריאת ביניים מקובלת, לא הפרעה לאורך הדיבור. אני רוצה להגיד מה שפורסם היום באתר "הקול היהודי" על זהותם של הפורעים האלה: ההרוג עצמו היה מנוע כניסה לישראל כי הוא פעיל חמאס. קרובי המשפחה שלו שהיו שם בשטח, אחד מהם מחבל משוחרר שישב עשרה חודשים על הסתה לטרור בישראל ועוד שישה מעצרים ברשות הפלסטינית על פעילות חמאס. עוד אחד הוא מנהיג החמאס בסלפית, עצור מינהלי בישראל 15 שנים.

אלה האנשים. מי מוכן להסביר לי למה הם עוד לא נעצרו ועוד לא נחקרו באזהרה ורק היהודי שפעל להגנה עצמית נחקר,

חברת הכנסת סטרוק, אני מניח שאת ההסבר הזה תקבלי כשתרדי מהבמה. תודה רבה.

יסכם השר לביטחון הפנים עמר בר לב, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי וחברותיי חברות הכנסת, לא הרבה פעמים בשנים שלי בכנסת נוכחתי בתופעה כל כך רחבה, שכל כך הרבה הצעות חוק פרטיות מוצמדות להצעת חוק ממשלתית, ולא רק זאת, חלקן הוגשו על ידי כמה מחברות הכנסת גם בכנסות קודמות. כבר ב-2017, אם אינני טועה, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן הגישה את הצעת החוק הזאת, ובכנסות קודמות הצעת החוק אפילו עברה בקריאה טרומית. אז אם כך, אם כל כך הרבה הצעות חוק פרטיות, כל כך הרבה כנסות ניסו להעביר את זה, נשאלת השאלה מדוע חוק כל כך חשוב, כל כך נחוץ, היה תקוע כל כך הרבה שנים שש שנים, ולא עבר. מה קרה עתה, היום, שנצליח סוף-סוף להעביר את החוק הזה בקריאה ראשונה? מדוע זה לא קרה קודם? זו לא הפעם הראשונה שממשלות וקואליציות קודמות דיברו ודיברו,

לא עשו. ואנחנו פחות מדברים, בעיקר אני, אבל עושים. ולהיות כן, גם בקרב הגופים הכפופים למשרד לביטחון הפנים, המשטרה והשב"ס, היו חילוקי דעות לגבי החוק הזה: על מי מהגופים לקחת אחריות על המימוש שלו, האם על שירות בתי הסוהר, שתפקידיו בין היתר שיקום אסירים אלימים ופיקוח לאחר שחרורם, או על משטרת ישראל, שתפקידה להגן על נשים מאוימות? והאמת היא שכל אחד מהגופים האלה צדק מנקודת מבטו, אבל זה לא יכול להיות תירוץ, זה לא יכול להיות תירוץ למשרד לביטחון הפנים לדשדש ולמנוע חקיקת חוק כל כך חשוב, ערכי ומוסרי, דשדוש שמנע את חקיקתו בשש השנים האחרונות בממשלות האחרונות וכמעט כמעט נמנעה הגעתו היום לקריאה ראשונה בכנסת. מהרגע שהיה ברור לנו, במשרד לביטחון הפנים, לצוותים של מנכ"ל המשרד תומר לוטן ושלי, שזו משימה שעלינו לבצע, החלטנו שהמשרד ייקח על עצמו, על אחריותו, את הקמת מרכז השליטה והפיקוח. מאותו הרגע ארבעה צוותי עבודה יצאו לדרך והחלו לבנות במקביל את המודל המדויק והמקצועי ביותר שיכול לתת מענה לנשים מאוימות. העבודה נעשתה בשיתוף פעולה צמוד עם משרד המשפטים ומשרד הרווחה, בחרדת קודש ובידיעה שמדובר לא פחות מאשר במשימה לאומית. הצבנו לעצמנו מטרה, שהחוק הזה יגיע לכנסת ויעבור,

זה הגיע היום ויעבור. חוק הפיקוח הטכנולוגי, שנועד בעיקרו להגן על חייהן של נשים מאוימות מפני גברים אלימים, יעניק לגורמי האכיפה אפשרות לעקוב ולוודא שגבר אלים או כל גורם אלים אחר שמאיים על המשפחה לא יפר את צו ההרחקה שהוטל עליו, ואם הוא ינסה להגיע לקרבת האישה ולפגוע בה, אנחנו נמנע זאת. החוק החשוב כל כך, שפשוט יציל את חייהן של הרבה מאוד נשים מאוימות, מוכיח שוב שלא פעם זו לא רק שאלה של רצון כי אם שאלה של יצירתיות ויכולת ביצוע, וכשרוצים וכשיש יכולת ביצוע לעשות שינוי ממשי, אפשר לעשות. אין לי מילה אחרת לתאר את הרגע הזה, שהוא באמת מרגש עבורי, ואני בטוח שהוא מרגש גם עבור כל מי שנמצאים ונמצאות כאן. זאת ההזדמנות להודות לארגוני הנשים שהיו שותפים, שנתנו את קריאת הכיוון ושסייעו במשימת השכנוע בכל התקופה האחרונה. חשוב לי להודות לחברות הכנסת שסייעו ונרתמו לקדם בכנסת את החוק, חברתי נעמה לזימי, אבתיסאם מראענה, עאידה תומא סלימאן, מיכל רוזין, אמילי מואטי, אפרת רייטן, קרן ברק ויוראי להב הרצנו, שהיו שותפות ושותף לדרך, כמובן, מעבר לכול, לחברתי מירב בן ארי, יושבת-ראש הוועדה לביטחון הפנים, שעשתה ממש, חרשה את הכנסת, לדעתי תרתי משמע אם לא תלתי משמע. לא רק את הכנסת, אדוני, את כל הארץ. בכל תחנות המשטרה, בכל בתי הסוהר, בכל מקום שבו רק יש טביעת אצבע של משטרה, שם הייתה חברת הכנסת בן ארי.

ראויים לתודה מיוחדת לגורמי המקצוע מהמשרד שליף מנכ"ל המשרד תומר לוטן, המשנה למנכ"ל אליעזר רוזנבאום, כנרת מנגן-אלמליח,

אפרת ליפשיץ-פרקש, כולם וכולן מהמשרד לביטחון פנים, וכמובן סגן השר יואב סגלוביץ'. הילה צור, עוד מילה על היועצות בלשכה שלי, יעל סיני, נגה ספרא, אורית טייה והילה צור, שהשקיעו ממש המון, יזע ודמעות, כדי שהחוק הכל-כך חשוב הזה יעבור ויגיע היום לקריאה ראשונה. הן ליוו אותנו בכל צעד ושעל בעבודה על החוק החשוב הזה,

וזעקתן של נשים שפנו אלינו בתחינה שהחוק הזה יעבור פן יבולע להן, והיום אנחנו עושים צעד מהותי כדי להגן על חייהן. עכשיו אני פונה אליכם, חברותיי חברות הכנסת וחבריי חברי הכנסת, וקורא לכם להעביר את החוק הזה בקריאה ראשונה, ובהמשך, גם בקריאה שנייה ושלישית, אם לא בכנסת הזאת, בכנסת הבאה. תודה רבה ובהצלחה. תודה לשר לביטחון הפנים עמר בר לב, ושוב תודה גם על עשייתך לאורך כל השנה האחרונה. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה. ראשית נצביע על הצעת החוק למניעת אלימות במשפחה (פיקוח טכנולוגי להבטחת קיומו של צו הגנה, והערכת מסוכנות, הוראת שעה), הצעת החוק הממשלתית. אנא תפסו את מקומותיכם. מי בעד? מי נגד?

ההצעה להעביר את הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה

והערכת מסוכנות,

התשפ"ב 2022, לוועדת ביטחון הפנים נתקבלה.

אני קובע כי הצעת החוק התקבלה ותעבור לוועדה לביטחון הפנים. אני לחצתי, לא ראיתי את זה. אנחנו נוסיף את שמו של יבגני סובה לפרוטוקול, אך ההצבעה לא השתנתה. נעבור להצבעה על הצעת חוק באותו שם של חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, שמספרה 34/24. חברי הכנסת,

מי נגד?

ההצעה להעביר את הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (פיקוח טכנולוגי להבטחת קיומו של צו הגנה,

התשפ"ב 2022,

בעד, 19, אין מתנגדים

ההצעה להעביר את הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (פיקוח טכנולוגי להבטחת קיומו של צו

והערכת מסוכנות, הוראת שעה), התשפ"ב 2022, לוועדת ביטחון הפנים נתקבלה. בעד, 21, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק התקבלה ותחזור

הצעת החוק התקבלה ותחזור להמשך דיון בוועדה לביטחון הפנים של הכנסת. ברכות לכל חברי הכנסת ובהצלחה בהמשך. אנחנו עוברים לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 38) (תיעוד חזותי של השימוש במכת"זית), של חברי הכנסת מקלב, לסקי, סעדי וקבוצת חברי הכנסת. אני מזמין את חבר הכנסת אורי מקלב להציג את הצעת החוק. בבקשה,

חברות הכנסת, אתן טועות. חברות הכנסת, אדוני היושב-ראש,

יש להן פריימריז, אל תפריע לי. חברות הכנסת, מירב בן ארי, אתן טועות. אתן צריכות להסתכל לשם, שם המצלמות. תסתכלו למצלמות. ככה זה הפריימריז, אדוני.

לכיוון, גם למשה ארבל יש פריימריז במועצת חכמי התורה. לא פשוט שם הדבר.

למה אתה מזלזל במשה ארבל? אני לא מזלזל. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. מכובדי השר לביטחון הפנים, חבריי חברי הכנסת, אני מתכבד להציג

הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (תיעוד חזותי של השימוש בכמת"זית), שכשמפעילים מכת"זית לפיזור הפגנה ודברים דומים כאלה, יהיו חייבים לתעד את הפעלת המכת"זית. הצעת החוק הזאת היא של שורת חברי כנסת, אולי 20 חברי כנסת, מכל סיעות הבית, וגם צירפו לזה עוד הצעות חוק של חבר הכנסת סעדי וחברת הכנסת לסקי. זכה החוק הזה, אדוני השר ואדוני היושב-ראש, להיות המסיים של החוקים הפרטיים בכנסת העשרים-וארבע, ודאי ודאי עד תאריך פיזור הכנסת. אני רוצה להגיד שזה בוודאי מעמד מיוחד לסגור את החקיקה הפרטית בקריאה ראשונה. אני רוצה לציין שאומנם אומרים "אחרון אחרון חביב", והוא באמת חביב על כל חלקי הבית כמובן גם על השר לביטחון הפנים, שתמך בחוק הזה ואפילו דחף אותו, אבל לא על כולם, כנראה שלא על כולם הוא היה, ואני שמח שאנחנו נמצאים היום במצב שיש לנו הסכמות. בתחילת דבריי, גם בגלל הכבוד וגם כדי שלא תצא תקלה על ידי, שאולי אני לא אעשה את זה בסוף מפאת קוצר הזמן, אני מבקש להודות לשר לביטחון הפנים עמר בר לב, להילה, יועצת השר, לסגן השר, לשר המשפטים גדעון סער ולוועדת השרים לענייני חקיקה. ליושבת-ראש ועדת ביטחון הפנים, אני לא רואה אותה כאן תודה מיוחדת לחברת הכנסת מירב בן ארי. תודה רבה לייעוץ המשפטי של הוועדה, עו"ד מירי פרנקל-שור ויד ימינה אילת, אני אומר לכם ככה, במאמר מוסגר, ביום שישי בצוהריים עדיין הן פעלו ועבדו כדי שהחוק הזה יפעל, וכמובן לכל המזכירות ולכל הנסחים ולכל מי שהיה קשור לזה. זה לא דבר של מה בכך, אני יודע להודות ואני יודע להכיר, וגם לאנשי לשכתי, בראשותו של היועץ לענייני חקיקה עו"ד יהודה גוטמן, שכבר עכשיו הוא נמצא בתהליך, הוא עובר להיות היועץ של מנכ"ל בתי הדין, חבר הכנסת לשעבר הרב אלי בן דהן,

למנדלוביץ' ולוורצמן מלשכתי. הצעת החוק במהותה היא שהפעלת מכת"זית בהפגנות תהיה תלויה בצילום ותיעוד. וכל זאת למה? אנחנו יודעים שהמכת"זית, מצד אחד יש בה גם יתרונות,

היא כלי יותר רך מאלות או ממגע גופני של יס"מ או של שוטרים. אבל מצד שני הכלי הזה הוא גם כלי שפגיעתו רחבה והשחתתו גדולה. כשהוא נכנס לדירות מגורים או לעסקים הוא גורם לנזק אדיר בלי הבואש, וקל וחומר עם החומר שנקרא בואש, שהוא חומר עם ריח מאוד מאוד גרוע, שנדבק הרבה זמן לסביבה ופגיעתו רעה מאוד. אבל מעבר לזה אנחנו גם עדים לכך שמפעילים מכת"זית לא תמיד לפי הנהלים של המשטרה עצמה, וכשזה קורה באזורים אורבניים, ובאזורי מגורים במיוחד, כמעט אין מצב, או אני יכול להגיד שאין מצב, שחפים מפשע, שעוברי אורח, לא ייפגעו, וכמובן גם המפגינים, ופגיעה לא מידתית. אין דבר כזה, הפעלה של כלי כזה, שאי-אפשר לדייק בו, והיא נעשית בצורה רחבה מאוד, שבנוי למרחק ולא למגע אישי עם השוטרים, זה גורם לפגיעה. ועכשיו אנחנו מבקשים דבר אחד, שהוא בעצם דבר שהוא לא קשה: תיעוד. שוטר, היום אנחנו מחייבים אותו במצלמת גוף, שוטר, אז קל וחומר שרכב של מכת"זית לא רק שלא יקרה שום דבר אלא זה מחייב הפעלת תיעוד וצילום. אנחנו הסכמנו לסייגים ולהגבלות שהמשטרה ביקשה. אני חושב שדווקא התיעוד יכול לגרום, זה לא דווקא כדי לתבוע את המשטרה אלא להיות גורם הרתעה ולשימוש נכון, כפי שהמשטרה עצמה רוצה. בזכות זה שיש תיעוד זה יגרום לזה ללכת בדרך הישר, וכמובן שאם מישהו ייפגע, הוא יוכל לתבוע ולבקש פיצוי, כפי שיגיע לו, עם ההוכחה הזאת של התיעוד של המכת"זית. אני גם רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת: מה שמעיק עוד על אזרחי מדינת ישראל זה יוקר המחיה ועליית המחירים, שאני חושב שהם גורם מרכזי בכך שהממשלה התפרקה. התרעומת, הבקיעים שזה עשה בקואליציה המדיניות הכלכלית, עליית המחירים, יוקר המחיה בכל המובנים, הם גורם מרכזי לכך שהממשלה לא החזיקה ובקושי הוציאה את שנתה. וכל זה, למה אני אומר את זה? על רקע הפרסום עכשיו,

הפרסום האחרון, כשאנחנו כבר מתפזרים, עדיין הגזרות, עדיין ההתנהלות הכלכלית משפיעה ופועלת חזק, ויש עלייה ב-0.5% של הריבית במשק, ל-1.25%, ויש לזה משמעות מאוד מאוד דרמטית על הפעילות, על יוקר המחיה, על לוקחי המשכנתאות. תוך כדי משחק אנשים כבר ישלמו אלפי שקלים לשנה יותר ממה שהם שילמו עד עכשיו. יושבת-ראש ועדת ביטחון הפנים, אני הזכרתי את שמך בתודה מיוחדת. תודה.

בהצלחה לכולנו. אני מאוד מעריך את ההירתמות שלך להצעת החוק, אני אמרתי את זה בוועדה, ואני אומר את זה גם מעל דוכן הכנסת, ואת המשך שיתוף הפעולה. אני חושב שזה יועיל לאזרחי מדינת ישראל. תודה. אנחנו עדיין בעליית מחירים. עליית המחירים הזאת משפיעה בכל תחום. אנחנו עדים לכך כל יום, פעם בחשמל ואחרי זה במים ובתחבורה ובבריאות ובסל המחירים וביוקר המחיה ובדיור ובשכירות. מה שאתה לא עושה היום, אתה צריך לשלם באגרות נוספות שנעשו, וזה דבר שמשפיע מאוד ומעיק מאוד.

שמרכז הבחירות, גם אחרי פיזור הכנסת, יעמוד על יוקר המחיה, מה שיכול להשפיע, והסקרים יוכיחו את זה. מי שייפגש עם אנשים במפגשי בחירות, אנחנו כחברי כנסת, בסופו של דבר אנשים לא ידברו על הדברים, ידברו על זה, ידברו על יוקר המחיה. את זה אנשים מבינים, את זה אנשים חשים ואת זה אנשים מרגישים. וחבל באמת שממשלה שבתחילת דרכה דיברה, ואני רוצה לחשוב שבאמת זה היה במחשבה טהורה, על הורדת מחירים, להיטיב בנושא הכלכלי, בסוף נופלת בדבר הזה. לי יש סיבה לכך. יש סיבה לכך. שר האוצר, משנתו הייתה מבוססת על כך שהחרדים הם אלה שאשמים בזה שאזרחי מדינת ישראל, אלה הדברים שהוא אמר, אלה דברים שהוא מצא לנכון להגיד, כשהוא פרס את משנתו הכלכלית: אנחנו נפסיק עם התקציבים לחרדים, אלה שגורמים לכם לארנק יותר יקר. אי-אפשר להגיד את זה יותר. הציבור לא יקבל את זה. ואני רוצה בהזדמנות הזאת להגיד: אנחנו עכשיו הולכים לתקופת בחירות. אין ספק שכל מפלגה תצטרך להגיע להישגיה, למדיניות שלה. הפעם זה אולי יחודד הרבה יותר ממה שהיה פעם, שזה היה כן ביבי,

אני חושב שעכשיו ידרשו הרבה יותר. היו כאן מפלגות שלא היו הרבה שנים בקואליציה והן לא היו בהשפעה, ועכשיו ישאלו אותן. אבל היום מתפרסם באתר בשפה הרוסית, שנקרא אתר עיתון TV, ריאיון עם חברת כנסת מישראל ביתנו, ומה היא מוצאת לנכון להגיד בכותרת של האתר, אדוני היושב-ראש? תשמרו על הכיסים שלכם, האורתודוקסים נוהרים לשלטון. זה המסר שיש גם כיום, כשמי שעומד בראש מפלגתה הוא זה שאשם, הוא עומד בראש משרד האוצר, הוא זה ששם את ההסתה הזאת על החרדים. איך אפשר?

כמה אפשר להיות ציניים? כמה אפשר להיות עוינים? כמה אפשר להכניס פילוג? אנחנו דיברנו על למה הביאו את המטרו ולא הביאו את המטרו. במטרו יש דברים טובים, אבל אנחנו אמרנו את האמת. מדוע מצא שר האוצר בישיבת ממשלה, כשהוא לא מרבה להתראיין בפתח או ביציאה, לומר: אני רוצה, אני מקווה שיאשרו את חוק המטרו, הוא מאוד חשוב?

חוק המטרו יכול לחכות, לא יקרה שום דבר, הוא לא יפגע בשום דבר בתהליך. מה עומד מאחורי זה? מינויים וג'ובים למקורבים שעוד רוצים להספיק. איך לא מתביישים לעשות את זה? איך מסתירים את הדברים האלה מעיני כל ישראל? רק לראות את רשימת ניגוד העניינים שיש לשר האוצר. איפה הוא מנוע לעשות? לפי דעתי הוא מנוע בכול. כמעט אין תחום בכלכלת מדינת ישראל שאין לו בו ניגוד עניינים. לו ולמשפחתו יש ניגוד עניינים כזה רחב. אז איך אפשר היום לבוא בציניות כזאת ולהגיד שהחרדים אשמים? זה פעל כבומרנג נגדו. אני רוצה להגיד לכם הרבה מעבר לכך: ההסתה קיימת.

שמעתי מכחול לבן, שמעתי אפילו מיש עתיד, שבבחירות האלה הם רוצים לשמור על מערכת תעמולת בחירות נקייה יותר, לא לקחת אוכלוסיות כמו החרדים, שזה מאוד מאוד בולט, ולהשמיץ אותן, להכפיש אותן, ועליהן לנהל את מערכת הבחירות, את קמפיין הבחירות, על החרדים. אבל מה לעשות שאנחנו רואים שזה כבר אחרת? אני חושב שזה מזיק, בסופו של דבר. קמפיין שנאה, קמפיין כלפי ציבורים מסוימים, בסופו של דבר האדם מתעשת ואומר: זה מה שאני מחכה לו? אני יודע מה אני צריך.

אני מציע, ואני רוצה להגיד מה שחבר הכנסת יבגני סובה אמר: היה מאוד טוב פה בקדנציה הזאת, שיתופי הפעולה, השנאות שהיו, שלא היה,

כבר אנחנו עדים היום, בפתיחת מערכת הבחירות, שזה מה שיש להגיד.

וכמו שאמר, ואני בזה אסיים, אדוני היושב-ראש, בתקופת הבחירות הקודמות, כשהיו בקורונה,

הוא אומר, לגמרי, היה מדובר על יתומים שנפטרו,

אנשים עם קורונה, במערכת הבחירות הקודמת. מה הוא רצה להגיד? על כך שנפטרו אנשים והשאירו יתומים במערכת הבחירות הקודמת. תודה, חבר הכנסת מקלב. "אני לגמרי בחוסר רגשות כלפי המוות שלהם" על המוות של החרדים, "בשבילי הם רק מקקים או גידול סרטני על גופתה של המדינה". חבר הכנסת מקלב, אתה מציג הצעת חוק, בוא תתמקד בה. כך אומר פעיל מרכזי ממפלגה מסוימת באתר מסוים. תודה רבה, חבר הכנסת מקלב. חבל שדברי הסיום שלך, אבל זאת זכותך. אני ציטטתי, לא אמרתי. זכותך, זכותך, זכותך. ציטטתי פעיל, זה הכול. כן, כן.

אני נועל בכך את רשימת הדוברים. חברת הכנסת גבי לסקי, בבקשה. אתה יודע, גם כשרוצים לבוא בטוב אפשר להשאיר את זה שם, ולא, לא חייבים.

דיברתי על למה צריך מערכת הסתה. ציטטתי והקדמתי ושאלתי מדוע צריך מערכת בחירות עם הסתה כזאת חמורה נגד ציבור.

לא צריך להדהד כל דבר שנאמר. זה בסדר. אני לוקח את התובנה הזאת. לא צריך להשתמש בזה, לא צריך להגיב על כל דבר. בבקשה, גברתי, שלוש דקות. כבוד היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, קודם כול, תודה לאחיותיי על החוק הקודם. תודה לחברי הכנסת עאידה תומא סלימאן, מיכל רוזין, קרן ברק, נעמה לזימי ויוראי להב הרצנו. תודה לחברתי מירב בן ארי, יושבת-ראש הוועדה, ותודה לכבוד השר שנמצא פה. חוק חשוב מאוד. אני מאוד מודה לכם על המאמצים הכבירים שעשיתם כדי שהחוק הזה יעבור היום. תודה רבה. לעניין החוק שלנו, גם מתחילה בתודות: תודה רבה לחבר הכנסת מקלב, לחבר הכנסת סעדי וטיבי, ותודה שוב לחברתי חברת הכנסת בן ארי, שכנראה עבדה קשה בתקופה האחרונה כדי להעביר חוקים חשובים לקריאה ראשונה, ולכל צוות הוועדה, באמת עבודה אינטנסיבית, כדי שנגיע ליום החשוב הזה. חוץ מהתודות, אני רוצה לומר ככה: זה חוק חשוב מאוד, חוק שלא מבדיל בין יהודים לערבים, בין חילונים לדתיים, בין שמאלנים לימנים. כל אזרח ואזרחית שרוצים להביע את דעתם, את עמדתם, ויוצאים לרחובות, צריכים לעשות את זה תוך כדי שהם מוגנים. תפקידה של המשטרה זה לשמור על הזכות של כולנו לחופש ביטוי ומחאה, לא להשתמש באלימות מופרזת כנגד אזרחים כדי לקעקע את חופש הביטוי והמחאה שלהם. החוק הזה, למעשה, בא לשמור על השומרים, נקרא לזה. זה חוק שבא לתעד כל שימוש במכת"זית. המכת"זיות האלה הן כביכול אמצעים לא אלימים לפיזור הפגנות, אבל אני השתתפתי במאות הפגנות בארץ, וראיתי עשרות אם לא אלפי סרטונים שבהם אני רואה שימוש פסול במכת"זיות, אם זה באמצעות בואש ואם זה באמצעות ירי מכוון, או שלא מכוון, באזרחים, לפלג גוף העליון תוך פגיעה חמורה באיברים חיוניים, תוך כדי שאנשים מתעלפים, נפגעים. הדבר הזה, אסור שיקרה. אדם שיוצא לרחוב כדי להביע את מחאתו כנגד השלטון צריך לחזור הביתה בריא ושלם. המשטרה צריכה לשמור עלינו, על האזרחים, על היכולת שלנו לצאת את החוצה ולהביע את עמדתנו. הדבר האחרון אני רוצה להגיד: חוץ מהצעת החוק הזאת, אנחנו גם חייבים לדבר על מה שהיה אתמול. חבר הכנסת קיש עשה שימוש פסול במעמד שלו כדי לאיים באופן מרומז, או שלא כל כך מרומז, כנגד היועמ"שית, כנגד רשויות אכיפת שלטון החוק. שר המשפטים קרא לזה "גנגסטריזם".

יש לנו ביקורת על המשטרה, ואנחנו מדברים איתה כדי לתקן, כדי לחוקק, אבל לעשות שימוש פסול באיומים כדי להשיג טובות הנאה או כדי להשיג את טובתו של אדם אחד, כדי להציל אותו ממשפט, זה דבר פסול. אסור שהכנסת תיתן לזה יד.

תודה רבה לחברת הכנסת לסקי. חבר הכנסת אוסאמה סעדי,

בבקשה, אדוני, שלוש דקות לרשותך. תודה, כבוד היושב-ראש. כבוד השר בר לב וחבריי חברי הכנסת, ביום האחרון של הכנסת הזאת, העשרים-וארבע, ולפני שנצא למערכת בחירות נוספת, חמישית בשנתיים האחרונות, חשוב מאוד שאנחנו מעבירים את החוק החשוב הזה, חוק תיעוד שימוש במכת"זיות, בקריאה ראשונה,

וחברי חבר הכנסת אחמד טיבי, ואורי מקלב וגבי לסקי,

החוק הזה חשוב מאוד,

אדוני השר לביטחון הפנים, שהמשטרה לא מתנגדת לחוק הזה, כי זה חוק שבא לתעד שימוש במכת"זיות. אנחנו בכלל, אני חושב שכולנו פה לא רוצים בכלל שימוש במכת"זיות, לא במכת"זיות ובוודאי לא בבואש הזה, שבושה וחרפה שמשתמשים בחומר כזה. לא רוצים בכלל שום אלימות של שוטרים, רוצים שהמשטרה תגן על החופש של ההפגנה והזכות להפגין וחופש הביטוי. זו זכות בסיסית בכל משטר דמוקרטי. לכן, כאשר יש הפגנה, וגם כאשר יש הפגנה בלי רישיון, לפי החוק, מותר ש-100 אנשים, 150 איש, אפילו בלי הגבלת מספר, יעמדו ויביעו עמדה ויביעו מחאה בלי לבקש רישיון, אז באים ומשתמשים במכת"זיות האלה. אני זוכר את המכת"זיות אלה. כשהכניסו את השימוש בהן במשטרה הייתי עדיין סטודנט באוניברסיטה העברית, והיו מרססים אותנו במכת"זיות האלה. גם עכשיו משתמשים בזה כדבר שבשגרה בירושלים המזרחית הכבושה, לכן חשוב מאוד שיהיה תיעוד. כאשר מפגין נפגע משימוש במכת"זיות, חשוב מאוד שיהיה תיעוד ושהוא יוכל לתבוע. ממה אתם חוששים? אז טוב, אדוני השר לביטחון פנים, שאתם תמכתם.

לכבוד שר המשפטים ולוועדת השרים לענייני חקיקה שתמכה. אבל אני לא יכול, אדוני השר לביטחון הפנים, לסיים את המושב הזה בלי קריאה נואשת של הציבור הערבי, שמדמם יום אחרי יום. אני יודע שאתם עושים ושאתם מנסים, אבל אמרתי שזה מעט מדי ומאוחר מדי, וכנראה שבארגוני הפשיעה ובפשיעה המאורגנת, מה שנקרא, הגולם קם על יוצרו. לא יכול להיות שביוני יהיו 14 נרצחים. מאז תחילת השנה אנחנו מדברים על 49. יש עכשיו שלושה פצועים שנאבקים על חייהם,

חס וחלילה, גם הם היו נפטרים, אז זה כמו בשנה שעברה. התחלתם לתפור הישגים והישגים והישגים, תאמין לי, אנחנו רוצים שתצליחו ורוצים שהמשטרה תצליח למגר את הפשיעה והאלימות, אבל אסור בתכלית האיסור לקשור את זה במצע פוליטי, במצב פוליטי, בכניסה לממשלה, בכניסה לקואליציה. זו חובה של המשטרה בכל עת, בכל שעה,

בכל מצב, להיאבק בפשיעה ולהביא לנו ביטחון אישי, לציבור הערבי ולאזרחים בכלל. תודה רבה, חבר הכנסת סעדי. אדוני היושב-ראש, אתה עושה הכול כדי שנגיע הביתה אחרי שהילדים מקולחים?

אני ממש כופר, יותם, תקשיב, זה פשוט לא נכון. אני מזמין את חבר הכנסת שמחה רוטמן, אינו נוכח. חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה. מה אתם עושים לי פה? תפנה למצלמה ותסביר. אנחנו פשוט רוצים עמידה בלוחות הזמנים. ממש. בבקשה, אדוני, שלוש דקות. מכובדי היושב-ראש, החוק הזה שיעבור היום בקריאה ראשונה הוא חוק חשוב. חברי אוסאמה סעדי ואני, לצד חברי הכנסת אורי מקלב, חברת הכנסת גבי לסקי, עמלנו קשה בוועדות ומול המשרד כדי שהחוק הזה יעבור. אנחנו מתנגדים באופן כללי לשימוש במכת"זית וגם בבואש. זו פעולה מצחינה. אנחנו חושבים שמותר להפגין, להביע דעה, ושמחאה היא דבר לגיטימי. היו מקרים רבים של פגיעה במפגינים, יהודים וערבים כאחד, בעצם ערבים וחרדים כאחד,

יותר ערבים, אבל זה מה שהביא אותנו להציע את ההצעה הזאת. בסופו של דבר, היא התקבלה בטרומית, ועכשיו היא התקבלה בקריאה ראשונה. נמשיך לפעול גם בכנסת הבאה. מכאן אני רוצה לעבור לנושא אחר. היום פורסמו תוצאות הבדיקה של הקליע שהרג את שירין אבו עאקלה, והתוצאה, לפי הדוח האמריקאי, היא שסביר להניח שהוא נורה על ידי הכוחות הישראלים, אמרו. סימן שההודעה של דובר צה"ל, בהתחלה וגם אחריו, הייתה הודעה שקרית. (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: היום פורסמו תוצאות החקירה אשר ביצע הצד האמריקאי בשגרירות אמריקה בנוגע לבדיקת הכדור אשר הרג את השהידה שירין אבו עאקלה, למרות המאמצים והלחצים הישראליים להתחמק מהאחריות לפשע הנתעב הזה. הדוח הזה אומר שסביר להניח שהכדור אשר הרג את שירין אבו עאקלה הגיע מכוחות הביטחון הישראליים. ארצות הברית אמרה זאת, CNN, וושינגטון פוסט, ניו יורק טיימס, וכרגע גם דוח המעבדה הזה. אם כן, פרסום דובר צה"ל הכובש בהתחלה היה שקרי, וכך גם פרסום כל השרים והאחראים הישראלים ומה שנאמר בזמנו,

עד כמה שקשה לומר, לפעמים נדמה שמערכת החינוך של מדינת ישראל לוקה במאפיינים קומוניסטיים. הורים ואנשי חינוך שמעוניינים לפתוח מוסד חינוכי לגיל יסודי או תיכון, כזה שמשום מה לא מתאים לאג'נדה של הפיקוח הארצי או המחוזי, נתקלים בהתנגדות של קיר ברזל ובמלחמה חסרת פשרות בהם. ציבור תורני שרוצה להקים תלמוד תורה שמתאים לעולמו הערכי במקום בתי הספר שנמצאים באותו אזור, נאלץ לעבור דרך חתחתים, כי יש מי שחושבים שהם בעלי הסמכות להחליט את מי לאשר ואת מי לא ולאיזה בתי ספר ההורים אמורים לשלוח את ילדיהם. הורים מעוניינים לשלוח את ילדיהם למוסד שנמצא מחוץ לרשות המקומית שלהם, אבל ראש העיר או הרשות לא מאפשר להם, כי יש לו שיקולי תקציב או יוקרה. זו אותה אג'נדה שעל פיה החליט שי פירון, שהיה בזמנו שר החינוך, שתלמודי התורה ממה שמכונה "המוכר שאינו רשמי", שכבר אז היו מופלים ביחס למוסדות אחרים, לחתוך עוד בתקציביהם,

כי להורי התלמידים באותם תלמודי התורה יש סדרי עדיפויות ערכיים שונים מאלו של שי פירון והם לא הסכימו להתיישר לאג'נדה שלו. זו בדיוק אותה אג'נדה שבשמה מבקש כעת שר האוצר לפתות מוסדות חרדיים ודתיים-לאומיים בתקציבים גדולים כדי שיתפתו לחנך וללמד דווקא לפי האג'נדה שלו. הגיע הזמן לומר די. פה זה לא ברית המועצות. להורים יש את הזכות המלאה לבחור את החינוך הנכון בעיניהם לילדיהם בלי שפקידי מערכת החינוך או כל גורם אחר ינסה למנוע זאת מהם בעזרת הכוח שלא לאשר הקמת מוסדות או למנוע תקציבים. בעזרת השם, בממשלה שתקום, נפעל להחזיר להורים את הזכות לחנך את ילדיהם.

תודה רבה לחבר הכנסת מעוז. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי וחברותיי חברות הכנסת, אני רוצה לברך את חבר הכנסת אורי מקלב על הצעת החוק החשובה הזאת. אני שמח להיות כאן ולהצביע בעדה. אבל אני רוצה להתייחס לדברים שאמר כאן חבר הכנסת מקלב ביחס לחששות שיש לו ביחס למערכת הבחירות, אורי, אני מדבר אליך, ביחס לחששות שיש לך ביחס למערכת הבחירות ולהסתה כלפי ציבורים שונים. נדהמתי, אורי, שלא התייחסת לדברים שפרסם הבוקר ראש האופוזיציה בנימין נתניהו. וכך הוא פרסם את הדברים הללו ברשתות החברתיות שלו: יאיר לפיד חילק עשרות מיליארדים לאחים המוסלמים, ובגללו כל המחירים עולים. הדברים האלה הם גזענות צרופה, מכוערת, רעילה. זו גזענות, בעניין החרדים עלו כל הבכירים. לא הגבנו. גם יאיר לפיד לא הגיב והוא לא יגיב. תודה, חבר הכנסת אשר. ולכן נדהמתי כשחבר הכנסת מקלב, שאותו אני מאוד מעריך, לא מתייחס לכל אלה שמפיצים פחד ושנאה כלפי אחרים. הדברים הבוקר של נתניהו, ואני מקווה שאתם מסכימים איתי, הם גזענות צרופה, מכוערת, רעילה. אבל אם נשים את העובדה שמדובר בגזענות בצד, צריך לעמוד על האמת, והאמת היא שנתניהו הוא לא מר ביטחון, הוא מר יוקר מחיה, ואני, בתור בחור צעיר שמייצג זוגות צעירים שקורסים תחת נטל יוקר המחיה, די רגיש לזה. האמת היא שנתניהו מר יוקר מחיה כי העובדות מלמדות על משהו מאוד ברור, שבין 2009 ל-2019, השנים שבהן נתניהו כיהן כראש ממשלת ישראל, המדינה שלנו הפכה להיות בצמרת המדינות שהכי יקר לחיות בהן בכל רחבי העולם. מה עשיתם

מחירי הדירות, ינון אזולאי, עלו ב-120%. החוב הלאומי הגיע לטריליון שקל. בשנה האחרונה ממשלת השינוי, שאני גאה להיות חלק ממנה, עשתה לא מעט כדי לשקם את מצבה הכלכלי של ישראל ולהיאבק ביוקר המחיה. קצת קשה, אני מודה, להיאבק ולסגור פערים של יותר מעשור, אבל עשינו: הגירעון הפך להיות כמעט אפס, הכי נמוך ב-14 השנים האחרונות, האבטלה צנחה ל-3.4%, שזה מאוד מאוד נמוך, היו התחלות בנייה של עשרות אלפי יחידות דיור, העברנו תקציב אחרי ששלוש שנים לא עבר כאן, עם מנועי צמיחה מאוד משמעותיים, והיד עוד נטויה. אני מכאן קורא לא רק לחבר הכנסת מקלב אלא גם לנתניהו: תפסיק להתגזען ותפסיק לשקר. עייפנו.

תודה רבה לחבר הכנסת הרצנו. חברי הכנסת, אנחנו נעבור להצבעה. אנא תפסו את מקומותיכם. הצבעה על הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 38) (תיעוד חזותי של השימוש במכת"זית),

מי נגד?

ההצעה להעביר

הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס'

התשפ"ב 2022, לוועדה לביטחון הפנים נתקבלה. בעד, 23, אין מתנגדים, אין נמנעים.

כי הצעת החוק התקבלה ותחזור להמשך דיון בוועדה לביטחון

הודעה למזכיר הכנסת. ברשות יושב-ראש הישיבה, אני מתכבד להודיעכם,

לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון

שר החקלאות,

אני מתנצל, איתן. חבר הכנסת, בבקשה. אני מתנצל. הודעה מטעם ועדת הכנסת. בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני מתכבד להודיע הודעות מטעם ועדת הכנסת.

הודעה על שינוי בהרכב הסיעתי של הכנסת. בהתאם להוראות סעיף 10 לתקנון הכנסת, אני מתכבד להודיע כי ועדת הכנסת אישרה אתמול את התפלגות סיעת הציונות הדתית לשתי סיעות לפי סעיף 59(2)

סיעת הציונות הדתית תמנה את החברים בצלאל סמוטריץ', מיכל וולדיגר,

שמחה רוטמן,

ואופיר סופר, וסיעת עוצמה יהודית, בה יהיה חבר הכנסת איתמר בן גביר. עוד ברצוני להודיע כי חבר הכנסת יעקב טסלר יכהן כחבר במקום הפנוי לסיעת יהדות התורה בוועדת הבריאות של הכנסת. תודה רבה, אדוני. היה לי לעונג רב. תודה רבה, חברי הכנסת. תודה רבה לך, חבר הכנסת גינזבורג. זו הזדמנות להודות לך גם על הסיוע שקיבלתי ממך לאורך כל השנה האחרונה כסגן יו"ר הכנסת.

שר החקלאות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני חייב לומר שאני בהחלט נרגש היום והערב לעמוד כאן ולבשר באמת על הסכם היסטורי בחקלאות הישראלית.

בלא פחות מדרמה של ממש.

אחרי שנה מאוד מאוד לא פשוטה, עם הרבה מאוד ויכוחים, שאני חושב שחצו את כל קצות הבית הזה, מתוך הקואליציה והאופוזיציה, סביב איך צריך לצאת לדרך, הגענו להסכמה מאוד ברורה: המהפכה בחקלאות הישראלית חייבת להתקיים ולהתבצע, והיא יוצאת לדרך. היא יוצאת לדרך עם השקעה מסיבית במחקר ופיתוח,

היא יוצאת לדרך עם השקעה מסיבית בעידוד השקעות הון ובשדרוג החקלאות הישראלית, היא יוצאת לדרך עם תמיכה ישירה לחקלאים הישראלים כדי שיוכלו להמשיך לעסוק בחקלאות ולהכין את עצמם לתחרות שהולכת ונפתחת, היא גם יוצאת לדרך, אדוני,

בחקלאות הישראלית, עם צווי המכס, שבאמת מורידים את המכס בצורה הדרגתית, כפי שאמרנו, ויישארו בתוקף בהמשך להסכמות שהגענו. אני בהחלט רוצה לברך את כל מי שעסק בדבר ואת כל מי שסייע להגיע פה להסכם הזה. הייתה התגייסות גדולה, כי אני חושב שכולנו, כל מי שהתנגד לרפורמה או תמך ברפורמה, הפנמנו והבנו שאי-אפשר להמשיך בדרך שבה הלכו, שהמשמעות שלה בסוף היא עוד נטל על כתפי הציבור. כולנו נכנסנו היום יחד מתחת לאלונקה במלחמה ביוקר המחיה, כדי לוודא שאזרחי ישראל יוכלו לחזור לצרוך פירות וירקות כפי שהם צרכו בעבר. התהליך הזה יקרה בלי לפגוע בחקלאות הישראלית, ויותר מזה עם לשדרג אותה, לשפר אותה ולהפוך אותה לתחרותית. אדוני היושב-ראש, כבר דשנו בכל הנתונים סביב הרפורמה הזו. אני לא אחזור עליהם עכשיו. אני כן אומר שמשמעות העובדה שראינו ירידה בצריכה של פירות וירקות, והממוצע היה ירידה של 25% היא שבשכבות הנמוכות הירידה גדולה עוד יותר. זו הסיבה, אולי המרכזית, שבגללה נלחמנו על זה שהרפורמה הזו תצא לדרך, שהמכסים ירדו, ולאט-לאט מגוון הפירות והירקות שיש במדינת ישראל יגדל, יהיה לאורך כל השנה, וזה גם ישדרג ויחייב את החקלאות הישראלית להשתפר ולהשתדרג. כדי שהיא תעשה את זה,

אני שמח שבתוך ההסכם הזה גם אגף תקציבים הבין, כמו שאומרים, שצריך להכניס את היד לכיס, ויש פה תקציב משמעותי לעידוד השקעות הון, יש פה תקציב משמעותי לתמיכה הישירה בחקלאות, ויש פה הבנה שאנחנו צריכים לייצר ודאות למי שעוסק בחקלאות, גם בנושא צופה פני עתיד לגבי המים ואיך אנחנו מגינים על כך שמחירי המים לא יעלו. הרבה מאוד אנשים עסקו בשעות האחרונות בניסיונות לגשר ולהגיע באמת לאותה הסכמה. אני, ברשותך, אנסה. אני עושה טעות של מתחילים, ואני אנסה לציין את כולם בשמם, אבל אני מקווה שלא שכחתי. אם שכחתי מישהו, אז כבר מראש אני מתנצל. קודם כול, אני רוצה להודות לך, אדוני היושב-ראש. דיברנו בסוף השבוע. נכנסת לעניין הזה ככה בדקה ה-90. אני חושב שלעובדה שאת השעות האחרונות של המשא ומתן קיימנו אצלך בלשכה הייתה משמעות, לאכסניה יש גם משמעות ביכולת של אנשים להתכנס לגודל השעה. ואני אומר לך, זה היה גודל השעה, כי גם אם הייתי מעביר את הצווים פה בהצבעה בכנסת אבל לא הייתה רפורמה עם הסכם חתום שמשריין את התמיכה בחקלאות הישראלית, מדינת ישראל הייתה מפסידה, כי לא היינו זוכים באמת ליכולת לשדרג את החקלאות הישראלית, והעובדה שהצלחנו לעשות את זה בהסכם היא בין היתר בזכות האכסניה שנתת. אני רוצה להודות לכל, יש פה חברי כנסת משדולות שונות, אבל אני אגיד את כולם. נתחיל מאלה שבאמת היה לי איתם מאבק לא פשוט בשנה האחרונה: חבר הכנסת רם בן ברק, חברת הכנסת נירה שפק, חבר הכנסת רם שפע, חבר הכנסת אלון שוסטר, חבר הכנסת יאיר גולן, חברת הכנסת ענבר בזק, חברי הכנסת אוסאמה סעדי ואחמד טיבי וחבר הכנסת ינון אזולאי וחבר הכנסת משה גפני.

גם בהתנגדות שלכם ובאתגור שלכם,

הצלחתם לעזור לנו לטייב את הרפורמה הזאת ולהביא הסכם שהוא הסכם ראוי. אני רוצה להודות לחברי חבר הכנסת וסגן השר אביר קארה. העובדה שיש פה שותפים גם לתפיסת עולם שהיא תפיסת עולם של שוק חופשי הייתה חשובה מאוד כדי שנצליח להגיע להסכם הזה. ובמובנים האלה, אני כן רוצה לציין גם בדרגים המקצועיים את האנשים שלקחו חלק בדבר: את מנכ"לית משרד ראש הממשלה גב' נעמה שולץ, את מנכ"ל משרד הממשלה היוצא יאיר פינס, שבאמת עשה לילות כימים בשבועות האחרונים, לא הגיע כדי לחתום בסוף, אבל בהחלט עשה את זה, את אמיר ברקן, מאגף התקציבים,

הממונה על התקציבים,

סגן הממונה על התקציבים, חיים בורובסקי וגלעד קצב, שבאמת הצוות הזה,

יש פה צוות בנושא תקציבים לחקלאות שעשה פה עבודה מסביב לשעון, לא רק ברפורמה הזאת, עשינו עוד כמה רפורמות במהלך הקדנציה הזאת. אני רוצה להודות גם לנציגי הארגונים החקלאיים,

עמית יפרח, דובי אמיתי,

שי חג'ג', ויעקב בכר,

בתוך האירוע הזה, וככל שהיה יכול. חבר הכנסת אופיר סופר גם הוא נלחם פה בתוך המאבק הזה, ולשמחתי, סייע לנו מאוד בשעות האחרונות כדי לגבש הסכם. אני רוצה להודות דווקא לפעילים חברתיים בתוך האירוע הזה. אני רוצה להודות לבחור בשם אלעד מלכא ולכל הצוות, שמוביל תפיסת עולם ליברלית וסייע בידינו לייצר פה באמת מנגנון מאוזן, שמציג תפיסת עולם קצת אחרת ממה שהכירו בעבר, כי מה שאנחנו עושים פה זה בהחלט מהפכה בתוך התחום הזה. אני רוצה להודות, כמובן, לשר האוצר, על הגיבוי המלא שאני קיבלתי בתוך התהליך הזה, תהליך לא פשוט, עם משמעות פוליטית מאוד מאוד לא פשוטה. כיף לעבוד בתור שר בממשלה שיש לך גיבוי מלא משר אוצר, ובוודאי מיושב-ראש מפלגה, שנותן לך את היכולת לנהל ולהתנהל בתוך האירוע הזה, עם המון המון המון חופש לדרגים המקצועיים. ומעל כולם, איפה המנכ"לית שלי? היה פה אירוע של שתי מנכ"ליות שקוראים להן נעמה בתוך הסיפור הזה, ושתדעו שזה יצר לא מעט משברים, אבל נעמה קאופמן-פס, המנהלת הכללית של משרד החקלאות, אני חושב שעשית פה, מבחינה מקצועית, ההסכם הזה, כהסכם שבא אחרי שורה של הסכמים היסטוריים נוספים שחתמנו, רפורמה בענף ההטלה, משק החלב, בהחלט מצביע על מקצועיות יוצאת דופן ועל מסירות יוצאת דופן. אני רוצה להודות לך על כל השעות האלה ולהתנצל כבר מראש, בפני המשפחה שלך, ובאותה הזדמנות גם להעביר התנצלות למשפחה שלי על השעות הארוכות שהם לא זוכים לראות אותי.

היום בערב,

לנורית של מיקי, שהרסנו לה את סוף השבוע. כן, זה בוודאי. אבל אני רוצה להגיד לכם, באמת, אין הרבה פעמים שאנחנו זוכים בכנסת להיות שותפים למשהו שהוא תהליך היסטורי. זה מה שקרה פה הערב. אמרו לי חברי הכנסת מהשדולה החקלאית,

רם ורם ואלון: זה שנה, שנה של מאבק. לידה קשה הייתה לרפורמה הזאת. אז אני אסיים במשפט אחד, אמרתי אותו גם במהלך המאבק על הרפורמה, ואני אומר אותו הרבה פעמים במאבקים אחרים: המקום שבו אישה הולכת ללדת, בגמרא הוא נקרא משבר. אומרים: באו בנים עד משבר, ומהמשבר באה הלידה, ומשבר זה מה שמוביל ללידה. היה פה משבר קשה מאוד במהלך השנה הזאת, אבל נולד כאן הסכם ונולדה כאן רפורמה מאוד משמעותית לחקלאות הישראלית. אנחנו יוצאים בהחלט לדרך חדשה ולעידן חדש בחקלאות של מדינת ישראל. תודה רבה לכולם.

תודה רבה לך על התרומה. בהצלחה לכולנו.

חבר הכנסת ינון אזולאי, נציגם של תשעת חברי הכנסת המתנגדים, בבקשה. בבקשה, שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש,

במילה שאני מבקש שתזכיר, לא הודיתי לראש הממשלה החלופי נפתלי בנט בתוך האירוע הזה. גם הוא צלצל, דאג, רצה שהעסק הזה יצא לדרך.

אני אאפס, ומהתחלה. אדוני היושב-ראש, כבוד השר,

אל תדאג. זה לא סוד. אתה בטח לא מתכנן עליי שאני אגיד את זה. למה לא? פעם אחת, אני אפטור אותך מזה. אני מבין את הסיטואציה.

יכול להגיד.

אדוני היושב-ראש, כבוד השר, חבריי חברי הכנסת, קודם כול, כבוד הוא לי, אני מייצג את תשעת אלה שהתנגדו לצו. אז קודם כול אופוזיציה, קואליציה, ואני מייצג, אז קודם כול זה כבוד, זה כבוד לייצג את החקלאים, זה כבוד לייצג את האזרחים, זה כבוד לייצג את כולנו, ונשתדל גם לעשות זאת בכבוד. יגעת ומצאת תאמין. אדוני השר, זאת פעם שנייה שזכינו לעשות,

לעמול קשה ולהשתמש בכלים הפרלמנטריים שלנו.

של הדבש והביצים, שבסופו של דבר הצליחו וגם הגיעו להבנות. עכשיו שוב אנחנו רואים שמצליחים, והגיעו להבנות שמוסכמות על כולם. אני חייב להגיד לך,

אתה היית בתוך המשבר, וניסית לפתור אותו, והבאת כל מיני הצעות. אני יודע מה אנחנו עברנו פה. אני יודע איזה שיחות עשו איתי. אני הראשון שהגיש את הצו הזה, והרב גפני הגיש, אבל אני רוצה להגיד לך דבר אחד: אנחנו, כתנועת ש"ס, אנחנו לא בסיסמאות. היינו תמיד במקום הזה עם החקלאים. ולא רק זה, הם גם באו, היו אצלנו, היינו אצלם, ביקרנו. אנחנו עובדים יחד. אריה דרעי התקשר אליי עוד בהתחלה ואמר לי: אני מבקש ממך שתשמע אותם ותראה מה צריך לעשות למענם. אני שמח,

אני שמח גם היום, הוא היה מעודכן כשאני הייתי מעודכן. אני רוצה להגיד לך, השר פורר, שאני חושב שהתוצאה היא שברגע שכולם יצאו מרוצים, התוצאה היא טובה. כשיצאו מפה החקלאים, אני מסתכל על דובי אמיתי, שבאמת מייצג את החקלאים בצורה נאמנה.

דובי אמיתי, הוא יושב-ראש הארגון של האיכרים. אני רוצה להגיד לך שהוא עושה זאת בצורה נאמנה וטובה, ולצידו הגר. יש עוד אדם שאני רוצה להגיד לו ביום הזה, שהוא מלווה אותנו כתנועת ש"ס, דני סיידה. הוא היה פה חבר כנסת, הוא היה בשדולה החקלאית. הוא עבד, וכולכם מכירים אותו, איש של חקלאות בכל רמ"ח איבריו עד היום. עד היום הוא עושה חקלאות.

כתנועת ש"ס, נמשיך ונעשה הכול למען החקלאים, למען עם ישראל. אני שמח שהיום, ואני מקווה שזה גם יהיה בשורה ליוקר המחיה. לצערי, בעבר זה לא הוכיח את עצמו. אני מקווה שהפעם זה יוכיח את עצמו. למען עם ישראל ולמען כולם, אנחנו נמשיך ונילחם כתנועה, למען כולנו, בעזרת השם. ולך, אדוני היושב-ראש, מילה אחת. צר לי שזה היה צריך להסתיים

אני חושב שבחדר סגור, כשאחרים רוצים, כשמבקשים מהם להיכנס,

אני חושב שהיה מן הראוי שברגע שביקשו ממני, להתעלות על הכול, ועל שיקולים פוליטיים, כי אני לא בא לעשות סיבוב על אף אחד, ואני לא בא לעשות מהמקום שוק, אני בא לכבד את המקום, והייתי מצפה דווקא ממך, ביום כזה, להיות ממלכתי.

תודה רבה. אז רק מילה אחת: אם הייתי מוסיף עוד תשעה חברי כנסת למשא ומתן לא הייתי גומר את זה, ולכן כולם הוזמנו לסיומו של המשא ומתן. חברי הכנסת שהוזמנו לסיומו הגיעו. נכון שהיו שניים שהתחילו לכאורה מההתחלה. ריבוי אנשים במשא ומתן לא היה מביא לכדי סיום. נכנסתי לזה שלא, לא רוצה להגיד שלא, אבל אני מברך על המוגמר. מעבר לכך, אני רוצה להודות לראש הממשלה החליפי נפתלי בנט, שגם צלצל אליי ושאל אם יש צורך בסיוע שלו, כי הוא מוכן להניע את הרכב ולבוא מתל אביב לירושלים,

כי לא אמרתי את זה, אז אני מסיר בשם כולם,

אז אני מודה גם לראש הממשלה החליפי על רצונו לתרום. אני מבקש שוב להודות לכל עובדי הכנסת באשר הם. אני לא רוצה להתחיל, הודיתי לכולם על פי רשימה מסודרת בפעם הקודמת, בסוף השבוע החולף. לצורך ההצהרה לפרוטוקול: כל חברי הכנסת שביקשו להתנגד לצו חזרו בהם וביקשו למשוך את ההתנגדות שלהם, ועל כך תבואו על הברכה, כי זה חוסך לנו דיונים מיותרים.

לפורום החקלאי, לפורום החקלאי של חברי הכנסת, לדובי אמיתי, איכרים ואילן וכל הפורום האחר, אנשי משרד האוצר, כל מי שתרם לטובת העניין, המנכ"לית שלך, שר האוצר. ושר האוצר, כמובן.

הבאתי אותו למשרד שלי וביקשתי: בוא נגמור את האירוע הזה, ואז הוא הפנה אותי אליך, ואת המשא ומתן ניהלתי אצלך. נעמה שולץ הייתה

בפעם הראשונה אני מתנצל בפני אשתי מעל הדוכן. בסוף השבוע בילוי משפחתי בצפון הלך לאיבוד. היא שאלה כל הזמן: מה אתה מדבר על עגבניות ועל החי והצומח?

אז אני מתנצל בשמה על העניין הזה. זה פגם, אבל זה משהו אישי שלי.

תודה רבה לכל חברי הכנסת שתרמו. תודה רבה על שנה לא פשוטה. בהצלחה לכולם והרבה בריאות. ישיבה זו נעולה.